אדוני השר, או רבותי השרים, סליחה, חברותי וחברי הכנסת, היום יום שני, כ"ח בטבת תשע"ב, 23 בחודש ינואר 2012 למניינם, ואני מתכבד לפתוח את ישיבת הכנסת. הודעה למזכירת הכנסת.

ברשות יושב-ראש הכנסת, הנני מתכבדת להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת, לקריאה ראשונה, מטעם הממשלה: הצעת חוק בתי-המשפט (תיקון מס'

התשע"ב 2012. לקריאה ראשונה, מטעם הכנסת: הצעת חוק פיצויי פיטורים (תיקון מס' 27) (התפטרות בשל התנדבות לשנת שירות), התשע"ב 2012, מאת חברי הכנסת נחמן שי, איתן כבל ומירי רגב וקבוצת חברי הכנסת. לדיון מוקדם: החל בהצעת חוק פ/3924/18 וכלה בהצעת חוק פ/3966/18, הצעת חוק מתן ייצוג הולם לנשים בוועדות למינוי נושאי משרה שיפוטית (תיקוני חקיקה), התשע"ב 2012, מאת חברי הכנסת דליה איציק, ציפי לבני,

הצעת חוק שיווי זכויות האשה (תיקון, הגנה מפני הגבלה על חופש הביטוי ועל חופש התנועה), התשע"ב 2012,

חברי הכנסת דליה איציק, ציפי לבני, נחמן שי, אורית

הצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון, דחיית ביצוע משכנתה על דירת מגורים), התשע"ב 2012, מאת חברי הכנסת מירי רגב, דוד

תודה רבה. בנושא המרכזי הזה, שמולו אנחנו ניצבים, לא צריך הרבה זמן כדי לראות את העובדה הנוראה שכל מערכת הערכים שמדינת ישראל מבוססת עליה בעצם מתהפכת מול עינינו בימים האלה. לא מדובר רק בחוק טל. חוק טל הוא רק חלק מתופעה חברתית קשה מאוד. יש כאן תהליך חברתי הרסני שפוגע בביטחון מדינת ישראל,

הביטחון הלאומי של מדינת ישראל בסכנה. וזה לא עניין של סטטיסטיקות, וזה לא עניין של דיונים כמה חיילים בדיוק התגייסו אתמול והיום, אלא אנחנו נמצאים במצב שעוד לפני שאנחנו מגיעים, ואני אגיע גם, לדבר על חוק טל, אחרי שזרקו נשים לירכתי האוטובוס, עכשיו זורקים את החיילים מהרכבת, ואנחנו נמצאים בתהליך של הידרדרות, חברתי, ערכי, מוסרי וביטחוני. ואנחנו במשך שנים מרמים את עצמנו, כי אנחנו אומרים בעצם: צה"ל הוא צבא העם, הילדים שלנו, וזה הילדים שלנו, זה לא הילדים של כולם. והדברים האלה צריכים להיאמר, ואי-אפשר יותר לטאטא את זה אל מתחת לשטיח, ואנחנו לא יכולים להמשיך לומר ולדבר על צה"ל כצבא העם, כשלא כל העם כולו, לא כל אזרחי מדינת ישראל תורמים את חלקם לביטחון ישראל, או תורמים את חלקם לחברה. ומאחר שאני מדברת היום, וקמתי גם היום לתוך כותרות אחרות, צבא העם זה גם לא הצבא של הממשלה, וזה בטח לא הצבא של ראש הממשלה, וכשאני שומעת היום שראש הממשלה בוחש, מנימוקים לא ענייניים, במינויים הבכירים בצה"ל, אז צריך לקרוא לו מכאן להסיר את ידיו הפוליטיות מהמינויים של הקצונה הבכירה בצה"ל משיקולים לא ענייניים. והייתי בחדרי קבלת ההחלטות, והייתי בקבינט, ובשלישייה, והייתי שותפה להחלטות על מבצעים, פומביים ועלומים, על תהליכי שלום, ותמיד הגיעו הקצינים לחדר הישיבות כשהם נקיים מכל תלות, הניחו על השולחן את עמדתם, לא כי מישהו אמר להם לומר משהו. יכולנו לאהוב את מה שהם אומרים, יכולנו לא לאהוב, יכולנו להסכים או לא להסכים, אבל תמיד ידענו שהם באים מהמקום הכי נקי שבעולם. ואחר כך אנחנו, קובעי המדיניות, היינו צריכים לקבל את ההחלטות שלנו, בהתאם לאותה מדיניות שרצינו להוביל. וזה לא נכון למנות את הקצונה הבכירה מראש לפי המדיניות או לפי שיקולים אחרים, שהם שיקולים לא ענייניים. אבל הדבר המרכזי שאני רוצה לדבר עליו כאן זה באמת על צה"ל כצבא העם, או על ההידרדרות החברתית שקורית כאן. ישראל שלנו היא מדינה שבה, קודם כול, החיילים הם אלה שמגינים על אזרחי מדינת ישראל בחזית ובשעת מלחמה, והחיילים הם אלה שקודמים לאזרחים בעת שלום, ולא משנה לי אם זה ברכבת או בכל מקום אחר. וכשאני שומעת שיש כאלה שאומרים: נפצה את אלה שמשרתים ביותר כסף, אז זה שהם צריכים לקבל יותר זה ברור, אבל זה לא תחליף לאי-שוויון. האם מישהו רוצה להפוך באמת את צה"ל לצבא שבו מרוויחים טוב אבל רק חלק משרתים? אני לא מוכנה לתת את ידי לתהליך הזה. וישראל שלנו זאת מדינה שבה כל אחד תורם לחברה שבה הוא חי. ובגיל 18 כל אזרח מגיע לאותו חדר שממנו מתפצלות דרכים רבות, אחת הולכת לצבא, והצבא בוחר את הטובים בעיניו לשירות הצבאי, ואחרים יכולים ללכת לשירות אזרחי או לשירות לאומי. וכן, אני מדברת גם על ערבים וגם על חרדים. הם אזרחי מדינת ישראל, הם אזרחים שווי זכויות. הרעיון הזה איננו נגדם, אלא הוא בעד מדינת ישראל ובעד הציונות. אין תרגום אחר לציונות אם זה לא קורה. עכשיו, זה נכון, תמיד היו פוליטיקות, ותמיד היו כל מיני שותפויות כאלה ועצימת עין. ונכון שעוד מימי בן-גוריון, ונכון שגם בגין.

הרי מה שקורה גם, ואם אמרתי קודם שאסור לנו להסתכל על סטטיסטיקה, בכל זאת, אותו ציבור שנדמה לנו, אנחנו מדברים על עצמנו בתור רוב, זה רוב זמני, כשיותר מ-50% מתלמידי כיתה ב' אינם ציונים, יש לנו פרק זמן מאוד קצר לקבל את ההחלטות הנכונות והטובות לטובת מדינת ישראל כולה. והמפלגות היחידות שיכולות לעשות את זה הן המפלגות הציוניות, אותן מפלגות שפעם אחת יתנערו מאותן שותפויות טבעיות שרק מחזיקות אותן בשלטון, בלי שום מסד ערכי. כשמוכרים את כל השקפת העולם ששנינו גדלנו עליה, אדוני היושב-ראש, לטובת שותפים, לא כדי לקדם משהו, גם את זה הייתי מבינה, גם לי יש סדרי עדיפויות, אם היו באים ואומרים לי: יש עכשיו איזה משימה עליונה שצריך לקדם אותה, ולכן אנחנו משלימים לרגע עם איזה אי-שוויון,

יכול להיות שהייתי יכולה לחיות עם זה. אבל אנחנו מדברים עלינו? אנחנו מדברים על הרוב?

זה לא רק דיון תיאורטי חוקתי. זאת אותה תחושה של אי-שוויון שהובילה את אותה קבוצה שמשרתת ועושה מילואים, ועובדת, ולומדת, ומשלמת מסים,

בין היתר, לרחוב, לדרוש שינוי, בלי שהם ידעו להגיד מה מפריע להם בצורה מדויקת, זה לא היה תפקידם לומר את זה, זה התפקיד שלנו לומר להם, והתפקיד שלנו להתחייב, שמדינת ישראל בראשותנו תהיה אותה ישראל שבה צבא-הגנה לישראל הוא צבא העם, וכל אחד תורם את חלקו לחברה, אם בשירות צבאי או שירות אזרחי או שירות לאומי,

יהיה קשה פוליטית, אני יודעת. יהיו לזה מחירים, תאמינו לי, שילמתי כבר מספיק מחירים על העמדות שלי. אבל בלי זה אנחנו נהיה שבטים שחיים האחד ליד השני עם אורח חיים שונה, לגמרי, מסלולי חיים שונים. ה"אנחנו" הזה הופך להיות לאט-לאט קבוצה מצומצמת. "הילדים שלנו" הזה, זה באמת רק שלנו.

לא חושבת שיש זר שיכול להבין את החוויה של הורה שמלווה את הילד שלו בגיל 18 לבקו"ם. על הקיר יש המספרים ואותיות המתכת שמתחלפות בקול רעש, ככה זה לפחות היה בתקופה שהבאתי את שני ילדי, האחד אחרי השני, והקטן עדיין שם, ורואים את האותיות מתחלפות, ופתאום השם של הילד שלך מופיע על הקיר. והוא הולך אחרי חייל או חיילת, כן, גם חיילת, במדים, ונעלם באוטובוס. ואתה מאותו הרגע רק מתפלל, ושאף אחד לא יגיד כאן מי מתפלל יותר או פחות, לחזרתו או לחזרתה הביתה בשלום. היום הגיעו ילדים כאלה, מדהימים, מקסימים, לסיעת קדימה, והם עוברים בין סיעות הבית. ילדים שהולכים להתגייס, שמיניסטים, והם כך כתבו: "חברי הכנסת, שרי הממשלה" ואני רוצה פשוט להיות להם לפה כאן, "אדוני הרמטכ"ל, אדוני ראש הממשלה, אנחנו שמיניסטים. בחודשים הקרובים נתגייס כולנו לצה"ל בגאווה ומתוך אמונה במדינת ישראל ודאגה כנה לה. בגלל אהבתנו את המדינה נשבר לנו. נשבר לנו שאנחנו לבד במערכה. נשבר לנו שאף אחד לא חושב שזו בעיה שרק מחצית מהעם משרת בצבא. נשבר לנו שלא אכפת לכם מה יקרה בעוד 12 שנים מהיום, כשיותר מ-50% מבני ה-18 יהיו ערבים או חרדים בעלי פטור מגיוס. נשבר לנו שחרף אזהרות, אתם מעדיפים להתעסק בפוליטיקה ובכסף. נשבר לנו לא לדעת מה הולך לקרות עם המדינה הזאת אחרי שנשתחרר מהצבא. אבל הכי נשבר לנו, הכי מרגיז אותנו, שנראה שלאף אחד לא אכפת. "זו דרישה שתתחילו לעשות את העבודה שלכם, ותתחילו להקשיב לאזהרות. זו דרישה שתתחילו להקשיב לנו. זו דרישה שתדאגו שתהיה כאן מדינה ושיהיה כאן צבא, גם אחרי שאף אחד לא יזכור מי הייתם ומה עשיתם. "חשוב להבין, אנחנו לא אנטי-חרדים. אנחנו בני-נוער שדואגים באמת למה שהולך לקרות כאן. אנחנו לא חושבים שלא לגיטימי ללמוד תורה. אנחנו פשוט חושבים שאיבדנו שליטה, שהקרבנו בשביל התורה את השוויון, שבשם לימוד התורה איבדנו את הציונות שלנו.

אנחנו דורשים מכם להתנגד לחוק טל, שיובא לשולחן הכנסת במהלך השנה הקרובה, ולהסדיר חוק שירות צבאי או לאומי שווה לכל אזרחי מדינת ישראל. עד שלא יתגייסו כלל אזרחי ישראל בני ה-18 לשירות לאומי, צבאי או אזרחי, לא תוכל להתקיים כאן ציונות אמיתית." והם מוסיפים: "זו הבטחה ציונית ופשוטה: אם לא אתם, נביא אנחנו שינוי". הם צריכים לדעת שקדימה הגישה רק לפני חודשים ספורים את אותו חוק שמבקשים שיוגש, שמבקש וקובע שכל אזרח ישרת או בשירות צבאי, או בשירות לאומי, או בשירות אזרחי. הצעת חוק שנדחתה, כמובן, על-ידי הקואליציה הזאת. אני חוזרת ואומרת, כולנו, בכל השנים האחרונות בלענו את הצפרדע הזאת של אי-שוויון מתוך תקווה שמתישהו,

יהיה שינוי. אם אנחנו לא נעשה את השינוי הזה, זה לעולם לא יקרה, ואנחנו נאבד את מדינת ישראל. ולא מספיק לדבר על איומים מבחוץ, אם אנחנו לא יודעים בעד מה אנחנו נאבקים. ושוויון בנטל זה חלק מאותם ערכים של כל חברה ושל מדינה, אותה ישראל, שגם אני גאה להיות אזרחית שלה. ולילדים המקסימים האלה, לנערים האלה, לעומדים בפני גיוס, לגברים ולנשים האלה, שהולכים להגן על מדינת ישראל, אני רוצה לומר שכבר הרבה שנים חלפו מאז הייתי שמיניסטית. אני כבר אינני בת 18, אבל אני מוסיפה את חתימתי, ציפי לבני, בת 53 וחצי, חותמת, ומתחייבת לכם לעשות את השינוי הזה עבורכם ועבור הילדים שלכם, את השינוי שמגיע לכולנו. תודה רבה לראש האופוזיציה, חברת הכנסת ציפי לבני. ישיב על הצעה זו ישירות השר גלעד ארדן

אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, לתומי חשבתי שביום כזה, שבו האיחוד האירופי מקבל החלטה מאוד מאוד חשובה, להטיל אמברגו על אירן, לאחר שנים של פעילות משותפת של ממשלות ישראל, גם הנוכחית, גם הקודמות, ודאי וודאי, חשבתי שיושבת-ראש האופוזיציה, אולי פעם אחת בקדנציה, יש יום שתשרה עליה רוח הממלכתיות. אבל, אדוני היושב-ראש, שוב התבדיתי. כי אין מה לעשות, יושבת-ראש האופוזיציה, וצר לי שזה הדבר שאני נזכר בו בכל פעם שאני שומע אותה, כי יש תוכנית רדיו שאני מאוד מאוד אוהב, ואני לא רוצה שאותה תוכנית תיפגע. אבל כשאני שומע את יושבת-ראש האופוזיציה מדברת פעם אחר פעם על כל הנושאים שלגביהם היא היתה יכולה להשפיע ולא עשתה דבר, אני פשוט נזכר בתוכנית "הכול דיבורים". הגברת לבני פשוט מגלמת את הביטוי "הכול דיבורים". למה אני אומר את הדברים בצורה הבוטה הזאת, אדוני היושב-ראש? חברת הכנסת לבני מכהנת בכנסת הזאת מאז שנת 1999 דרך אגב, מעולם לא היתה מסוגלת לשמוע ביקורת בפנים, גם לא היום. מאז 1999 היא כיהנה, לדעתי, בשבעה או שמונה משרדי ממשלה, אני מקווה שאני לא מקפח את אחד מהמשרדים שנהנה מתפקודה, או חוסר תפקודה. ואם יחפשו הצופים או חברי הכנסת איזה הצעות חוק שהיא נאבקה עליהן, שהיא קידמה אותן, אם יחפש הציבור, הנבון והמשכיל והחכם, שמקשיב לה פעם אחר פעם בנאומים חוצבי להבות, מה היא עשתה בשלוש הממשלות שבהן היא ישבה, בתפקידים הכי בכירים,

שרת חוץ, שרת משפטים, ממלאת-מקום ראש הממשלה, וכן הלאה וכן הלאה, כמעט בכל נושא, אדוני היושב-ראש, שבו היא משתמשת להאשמות הכי קשות והכי חריפות כלפי הממשלה, כלפי ראש הממשלה, הציבור יגלה שהיא פשוט לא עשתה דבר. הכול דיבורים, וזה בהתאם לנושא השבועי שהתקשורת מעלה. כשהנושא השבועי שמעלה התקשורת הוא הדרת נשים, ציפי לבני נזכרת שהיא אשה. כשהתקשורת מעלה את נושא חוק טל, אז ציפי לבני נזכרת שהיא היתה פעם חיילת, והנושא של השוויון והנשיאה בנטל, כאזרחית במדינה,

גם לה חשוב. אבל כשהיא עולה פה פעם אחר פעם ונדרשת גם לספר מה האלטרנטיבה, איך היא תקדם את זה, כמי שכיהנה בשלוש ממשלות בתפקידים בכירים, בדרך כלל, אני מציע לחברי הכנסת להקשיב מה אומרת לנו חברת הכנסת לבני. היא תמיד אומרת: אני הייתי שם. נו שוין, אדוני היושב-ראש. היא היתה שם. היא ישבה בחדרים הנכונים כשדיברו על ירושלים. היא ישבה בחדרים הנכונים כשקיבלו החלטות לצאת למלחמה. היא ישבה באותם חדרים כשהחליטו לשתף את ה"חמאס" בבחירות ברשות הפלסטינית. היא ישבה בכל החדרים הנכונים.

עם כל הכבוד, חברת הכנסת לבני, יושבת-ראש האופוזיציה, שרה בכירה בשלוש ממשלות, איפה השפעת על ההחלטות שהתקבלו? לא ישבת בחדר והקשבת והשתתפת בדיון? אז אני אזכיר לציבור, אדוני היושב-ראש, את חלקה של הגברת לבני, למשל במה שקשור לחוק טל. לגברת לבני,

יש העמדה הנכונה, שכולנו שותפים לה,

ואולי חוץ מהסיעות החרדיות, ואולי חלק מהסיעות הערביות, כמעט אצל כל אזרח שצופה בנו זהה התחושה המוצדקת שבמדינת ישראל חייבים לשאוף לשוויון בכל תחום, ובוודאי כשמדובר בנטל של השירות הצבאי, ואם לא שירות צבאי, אז שירות אזרחי או לאומי. הגברת לבני גם היא, כמו מיטב הפוליטיקאים במדינת ישראל, אמרה בעבר שכך צריך להיות. ושוב אני אומר לגברת לבני, כל הכבוד לך שאמרת את זה. השאלה, כאשר ניתנו לך ההזדמנויות לשנות את זה, מה עשית כדי לשנות את זה, ולמה שהציבור יאמין לך שבעתיד תנקטי איזה עמדות אחרות.

אני מניח שהציבור זוכר שחברת הכנסת לבני, כממלאת-מקום ראש ממשלה, ישבה, ואף פעם לא שמעתי שהיא הטילה וטו, בכל הממשלות בשותפות עם ש"ס, עם המפלגות החרדיות. נראה שמה שפעם אמר יוסי שריד,

או שולמית אלוני, שבשביל השלום היא מוכנה,

ללבוש שטריימל, זו היתה שולמית אלוני. אז כנראה הגברת לבני, כשמדובר היה בגירוש יהודים מגוש-קטיף, מוכנה גם היא ללבוש את השטריימל ולהיות בשותפות עם הסיעות החרדיות. אז חוק טל כנראה פרח מזיכרונה. אבל אני יכול להזכיר לך, אדוני היושב-ראש, שדווקא כשהיתה הזדמנות אני לא מדבר על הקואליציה כיום שהיא גם פוליטית תלויה בשותפות עם הסיעות החרדיות, אני מדבר על קואליציה של דומני 76 או 78 חברי כנסת,

עבודה, למעשה כל החלטה בתחום של שוויון שהקואליציה הזאת היתה מקבלת, היא היתה יכולה לממש אותו על-ידי חקיקה ראויה בכנסת ישראל. והנה הגברת לבני, אני מצטט, מקריא פה מ-Ynet שנת 2004: השרה לבני תעמוד בראש ועדה לביטול חוק טל. ל-Ynet נודע, לאחר כשנה של חיפושים, נבחרה, כי זה נורא קל הרי בדיבורים לשנות את חוק טל, גם היא וגם הטוען השני לכתר, חבר הכנסת מופז, שגם הוא נזכר לאחרונה שהוא היה פעם רמטכ"ל ושר ביטחון,

הזיכרון שלהם הוא תלוי כותרות עיתונאיות. גם הוא זוכר את זה, הוא רק שכח שגם הוא פרגן כאן להסדר שקרוי חוק טל כשר ביטחון, ואף תמך בו פה מעל הדוכן. הגברת לבני, כאשר דרישה של שינוי, מפלגת שינוי דרשה לקדם בעצם את ההבטחה של אותה קואליציה, כי זאת היתה ממש התחייבות קואליציונית, לפעול לביטול חוק טל ולהסדיר את השוויון בנשיאה בנטל. אז סיעות הקואליציה חתמו כך "תוך שנה יבוטל חוק טל על-ידי החלפתו בחוק אחר. לצורך גיבוש החוק תוקם ועדה שתיבחר בהסכמת הצדדים" זה מ-2004, "ומסקנותיה תתקבלנה בהסכמתם. מטרות ביטול החוק יהיו לעודד הרחבת שירות בצה"ל ומעבר לעבודה של בחורי ישיבות". אני לא יודע, כי עוד לא הספקתי לעשות את כל המחקר ההיסטורי, האם הגברת לבני עמדה בסופו של דבר בראש הוועדה, האם היא כינסה אותה בכלל, ואולי חבר הכנסת גפני זוכר, האם אותה ועדה שהגברת לבני נתבקשה לעמוד בראשה לביטול חוק טל בשנת 2004,

כשהיתה קואליציה חילונית-ציונית שהיתה יכולה להעביר כאן כמעט כל דבר כדי להסדיר שוויון בחלוקת הנטל, היא הצביעה בעד. היא הצביעה בעד הממשלה,

עוד לא הגעתי לשלב הזה. הוא מספר סיפור לחברי הכנסת, יש לו כרונולוגיה, אף אחד לא רוצה כאוס,

בכל מקרה,

שהיתה שם, והיתה בחדרים, ובחדרי החדרים, ותמיד היתה במקומות הנכונים, רק אף פעם לא הצליחה להשפיע או לממש שום דבר מהמחשבות שלה, ולתרגם אותן גם למעשים, בהחלט, כשרת משפטים היתה לה יכולת שאי-אפשר להפריז בה, להביא חוק שמתקן את חוק טל ומסדיר בצורה טובה יותר, לשיטתה, את החלוקה השוויונית של הנטל. אבל לא רק שחברת הכנסת לבני לא עשתה כן, אלא כפי שאמר חבר הכנסת גפני, בשנת 2007, ציפי לבני הצביעה כאן בכנסת בעד הארכת החוק בחמש שנים נוספות בלי שנעשה בחוק שום תיקון.

כפי שאמרתי וגם אמרו עליה את זה כאן בעבר, ציפי לבני נזכרת תמיד בזה שהיא אשה או חיילת לשעבר, או כל דבר אחר, אבל הכול תלוי בקמפיין השבועי ובכותרות ובסדר-היום התקשורתי השבועי.

ואמרתי את זה בשבוע שעבר, גם יריבה שר הביטחון לשעבר, והרמטכ"ל, שאול מופז, שאומנם לא יכול היה להצביע בכנסת, כי הוא לא כיהן כחבר כנסת, כי בג"ץ פסל אותו כיוון שהוא לא עמד בחובת הצינון, אבל בהחלט הוא התבטא בעד חוק טל כבר בשנת 2005, כשהממשלה הרחיבה את החוק. וכדי שחברי הכנסת בכל זאת לא ילכו בתחושה שאי-אפשר לשנות שום דבר, היה שר ביטחון. כן, כשר הביטחון הוא תמך, ואף פרגן להסדר. אבל כדי שחברי הכנסת לא ילכו בתחושה שהכול עומד להישאר כפי שהוא ודברים לא עומדים להשתנות, כיוון שהממשלה הנוכחית, היא מתכוונת לשנות, אבל לשנות באופן אחראי, באופן ראוי, באופן ששומר על עם ישראל יחדיו, ולא באופן שמלבה שנאה והסתה וקיטוב, כמובן, הרי כל אחד משתמש בזה תמיד בהתאם למה שהוא רוצה,

אתן נתונים מספר. בזמנה של ציפי לבני כשרה, המספרים אז, שהצביעו על כך שחוק טל נכשל, כי אנחנו לפעמים קצרי רוח, ותהליכים שהם ארוכי טווח, אנחנו נוטים לשפוט אותם אחרי זמן מאוד קצר, כי מה שאנחנו דורשים מאחרים לגבי שינוי אורח חיים והרגלים, אנחנו בדרך כלל לא נדרוש מעצמנו, ובטח לא מבעלי הון. לפי הנתונים שנמסרו לי, באותן שנים שהחוק נבדק, כשבאמת היה נראה שמדובר בקטסטרופה, היה מדובר על גיוס של 31 חרדים לצבא מתוך החרדים או בחורי הישיבות שעליהם חל ההסדר. אבל משנה לשנה אנחנו רואים באופן הדרגתי עלייה, לא מספיקה, היינו רוצים לראות עלייה יותר משמעותית, אבל עלייה קבועה ומתמדת. שוב, כדי לסבר את האוזן, אדוני היושב-ראש, בשנת 2008 התגייסו לצה"ל ולשירות אזרחי 800 חרדים, ובשנת 2011, בשנה שעברה, כבר התגייסו פי-שלושה, כלומר 2,400 חרדים. ומי שלא מבין מה זה אומר מתוך מחזור הגיוס של החרדים שעליהם חלה החובה, מדובר על 40% מגודל מחזור הגיוס החרדי.

2,400 מתוך 6,000, כאשר לפי המתווה הנוכחי אנחנו צופים שבשנת 2015 מדובר יהיה על 4,800 חרדים שיתגייסו לצה"ל ולשירות לאומי, כאשר אם אתה משווה את זה לסך החרדים שעליהם חלה חובת הגיוס, מדובר יהיה על 64% ממחזור הגיוס החרדי. אם אנחנו משווים את זה למגזר הלא-חרדי, או הציבור החילוני, אחוז הגיוס היום הוא 70%. כלומר, ברור שקיימת בעיה, וברור שיש חלוקה שעדיין איננה שוויונית, וברור לכולנו שהיעד צריך להיות שכל מי שאינו משרת בצבא, ולא מטעמים בריאותיים, יתגייס לשירות הלאומי או לשירות האזרחי. אבל יש הבדל, אדוני היושב-ראש, בין לדבר על הנושאים הללו ולא לעשות דבר כשיש לך אפשרות, וכך פעלה הגברת לבני, לבין לעודד תהליכים חברתיים, תהליכים כלכליים, שכל הזמן יעודדו את הציבור החרדי, ולא רק את הציבור החרדי, גם לצאת לעבודה ולהשתתף בנשיאה בנטל הכלכלי, יחד עם הציבור הכללי במדינת ישראל, וגם להתגייס לצבא או לשירות הלאומי או האזרחי ולמלא את חלקו.

אדוני היושב-ראש, אנחנו רואים כאן תהליך מאוד מדאיג בכנסת, ובזאת אסיים. מצד אחד, אנחנו רואים אנשי תקשורת, שבדרך כלל תפקידם הוא לדבר, שהם, כשהם רואים לפעמים את אוזלת היד, הם עוזבים את תפקידם מאחורי המיקרופון ומתגייסים לכנסת, וגם עושים פה עבודה, אפילו די טובה, חברת הכנסת יחימוביץ, חבר הכנסת הורוביץ, חבר הכנסת אורבך. אתה עיתונאי לשעבר? כתבתי ב אני כרגע רוצה לדבר על החילופין שאנחנו רואים, ולאחרונה גם יאיר לפיד, שאין ספק שהוא אדם ראוי, חבר הכנסת בן-סימון, אני הייתי כתב מקומון של "ידיעות אחרונות". הוא לא היה קופץ ואומר לי שגם הוא היה. הדברים כבר התיישנו, בוז'י, הציבור לא זוכר. אני מדבר על כאלו שהציבור זוכר. חבר הכנסת בילסקי, הציבור זוכר יותר מה כתבו עליך, לא מה אתה כתבת. אני כתבתי בעלון של בית-ספר. זה יפה.

מר בילסקי ואני תרמנו

אני מציע שתקריא קטעים מזה בנאום, אוקיי, חברים. מצד שני, אדוני היושב-ראש, כיוון שאנחנו פה תמיד מנופפים בעניין של סכנה לדמוקרטיה, ולדעתי עושים את זה בצורה קצת מהירה מדי, אני בהחלט רואה בכך, אני אומר את זה קצת בהומור כמובן, סכנה לדמוקרטיה, הנה אני מסיים, שכאשר עיתונאים רואים שאנשים שאוחזים אולי בעמדות קרובות להם, לדוגמה יאיר לפיד וציפי לבני, כשיאיר לפיד רואה ומתייאש מחוסר היכולת של הגברת לבני לשנות דברים בהוויה הישראלית, אז הוא עוזב את תפקידו כעיתונאי, כמו שאחרים טובים כמוהו נטשו את עמדת כלב השמירה של הדמוקרטיה והגיעו לכאן לכנסת, מצד שני, פוליטיקאים שהוכיחו שהם לא מסוגלים לעשות שום דבר, כפי שתיארתי לגבי הגברת לבני ועמדותיה ביחס לעשייה שלה, הם ממשיכים להישאר כאן ולחבוש את ספסלי הבית הזה, כשלמעשה אני לא בטוח שיש טעם רב בהמשך הישארותם כאן.

אדוני היושב-ראש, כיוון שהציבור מבין וגם חברות וחברי הכנסת מבינים שעמדותיהם של הגברת לבני ושל מר מופז הן לא בגדר עמדות בבחינת צ'ק לביצוע, כפי שהתחייבה כאן בפעם המי-יודע-כמה הגברת לבני, אלא הן בבחינת "הכול דיבורים" ושלא ייפגעו ירון דקל ומערכת התוכנית הזאת ממה שאמרתי, אני מציע לכנסת לדחות את הצעת האי-אמון של קדימה.

תודה רבה לשר ארדן. אנחנו נעבור להצעת האי-אמון השנייה, של סיעות העבודה ומרצ, שאותה יתרץ וינמק חבר הכנסת דניאל בן-סימון, כשכותרתה של אותה הצעת אי-אמון היא: כישלון ממשלת נתניהו בתחום המדיני, החברתי והכלכלי.

חבר הכנסת דניאל בן-סימון. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. גם על הצעה זו ישיב השר גלעד ארדן. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, אני קודם רוצה לברך אותך על שובך מאירלנד. קיבלנו דיווח מחברנו הרצוג על כך שהמסת את לבם. אני לא יודע בדיוק מה עשית להם, כי באתי עם הרצוג,

אז מי כן, הרצוג או אתה? הוא בסדר, היושב-ראש.

נכון, אז זהו, יפה מאוד שבכל זאת הצלחת להתגבר על אירלנד, שזו ארץ לא פשוטה מבחינתנו, ואני רוצה לקשור את זה דווקא למה שקרה באירלנד, שעברה משבר כלכלי מאוד קשה, ויחד עם מה שקורה באירופה היום. אדוני היושב-ראש, אתה מסתובב בעולם, יש הלך-רוח קשה באירופה והשיח סובב כולו סביב מצבו הכלכלי והחברתי של האדם, של האדם הפשוט. נכנס גורם חדש שנקרא, בעצם הציבור עצמו נוטל חלק בשיח הפוליטי, זה כבר לא החלטות של הממשלה שהיא מורידה אותן למטה, אלא הציבור, כשהוא מואס בהחלטה, יורד לרחוב ומחליף שלטון. וזה קרה עכשיו בספרד, שאדם אלמוני לחלוטין יצא כאילו מתוך חדר ריק ונהפך לראש ממשלה, מפני שהמצב הכלכלי מביא מייד לטלטלה פוליטית. אותו דבר ביוון, הארץ הזאת שנשלטה הרבה שנים בידי גנרלים ואחר כך עברה בירושה בין שתי משפחות, קרמנליס ופפנדראו, והנה היום עומד בראשה אדם שאני לא יודע אם אנשים יודעים מיהו,

אדוני היושב-ראש, אם אתה יודע מיהו, אבל המגזר השלישי הזה שהיה שקט כל כך הרבה שנים, מעלה אנשים שלא היו צפויים אצל שום פרשן,

לא בטלוויזיה, והנה הם צומחים מתוך המחאה, תיכף אני אגיע אלינו, והנה אותו דבר גם באיטליה. זה קורה גם בתוך מפלגות. אתה מספר לי? והנה, אנחנו מגיעים לאיטליה, ששם גם אחרי שהאיש שה"אקונומיסט" קרא לו "האיש שדפק את איטליה", ברלוסקוני, פשוט ככה, The man who screwed Italy והאיש הזה, שהוריד את איטליה על הברכיים, יצא החוצה, ועלה אדם חדש, ששוב, הוא בא כדי לתקן את הכלכלה ואת החברה. וקורה דבר כזה בצרפת, אדוני היושב-ראש, יש אי-שקט בצרפת שכנראה יביא למצב שבו חברנו סרקוזי יפנה את כיסאו, לפי הסקרים, ויעלה אדם שמבטיח לתת יותר שוויון, לתת יותר יחס לאדם הפשוט. יש אנשים, בצרפת עם 12% אבטלה, שלא עבדו 10 20 שנה בחייהם,

אדם מסיים תואר שני בביולוגיה, יוצא לשוק והשוק חסום בפניו, לא שנה, לא שנתיים, אלא עשר שנים ו-20 שנה. יש אנשים בספרד שלא עבדו כל חייהם, לא מפני שהם לא רוצים אלא בגלל שוק חסום.

האי-שקט הכלכלי מביא לטלטלה פוליטית. למה אני אומר את זה? אני חושב שהטלטלה הזאת

היא בדרך אלינו מפני שהנתונים אצלנו מצוינים, האבטלה הכי נמוכה בעולם המערבי והערבי, הצמיחה אולי הגבוהה ביותר, מדינות מפנטזות על צמיחה כזו של 3% ו-4%, ולמרות הכול יש תחושה קשה בציבור, תחושה שמשהו לא עובד כאן, תחושה שמשהו נדפק כאן. יש אנשים שאפילו מתגעגעים לשנים שהיה פחות, אבל הרגישו שהיה יותר, כי לכולם היה כמעט אותו דבר. והנה תאוות הבצע, האויב הגדול של השוק החופשי, הגיעה גם אלינו. והאויב הגדול של השוק החופשי זה תאוות הבצע, כשאדם לא יודע לשים בהנחה, אנשים שהרגו את השוק החופשי אמרו: בשביל זה אנחנו בונים רגולציה, כדי לשים מחסום בפני תאוות הבצע. אבל גם זה קרס אצלנו. ולכן נוצרה תחושה, אדוני היושב-ראש, חברה כל כך קטנה אבל עם פערים כל כך גדולים, ולכן בקיץ האחרון צעדו פה חצי מיליון איש, דבר שהוא חסר תקדים, אגב, בהיסטוריה המודרנית. אין מדינה שמוציאה 10% מהאוכלוסייה אל הרחוב, זה כמו להוציא 30 מיליון בני-אדם בארצות-הברית. האם שמעת על זה, השר ארדן, 30 מיליון אמריקנים שצועדים?

זה תלוי מי סופר אותם. אין דבר כזה בהיסטוריה המודרנית. גם לא במספרים מוחלטים,

גם לא יחסי ולא מוחלט. והנה יצאו פה 10% מהאוכלוסייה, ואי-אפשר להגיד שאלה אנשים שיש להם בעיות נפשיות או פסיכיאטריות, אלה אנשים שמרצונם החופשי יצאו כדי לזעוק נגדכם. האוכלוסייה זה לא 8 מיליון, או שאני לא זוכר טוב? שמע, אתה רוצה להוריד את הדיון עכשיו, בוא נדבר על 500,000 איש,

אני מבין שהמגזר היהודי יצא, אני מבין שהמגזר הערבי, לכן אני ספרתי על-פי המגזר היהודי שזה כמעט זה. והלוואי שהמגזר הערבי היה יוצא ועושה יד אחת עם המגזר היהודי. ולצערי,

ועל זה אני אומר לך,

למה יש לי תחושה שהטלטלה הזאת היא בדרכה אלינו, כמו צונאמי שמתגבר ככל שהוא מתקדם. הם באים אלינו, אדוני השר, הטלטלה הזאת היא בדרך אליכם, ואני מעז לומר פה שאתם הולכים לסיים. אתם הולכים לסיים, כי לא הבנתם את המחאה הזאת, לא הבנתם אותה ועבדתם על האנשים. פגשתי קבוצה של אמריקנים עכשיו, שפגשה את ראש הממשלה, אמרו לי: לא ראינו אדם זחוח כזה מזמן, הוא אמר בעצם I can be Prime Minister forever. כן, הוא אומר לפחות שש שנים.

ולכן, אני אומר לך, אדוני, למה מתחילה נפילה? כשההתנשאות והיהירות חוברות יחד בכריכה אחת, הנה לך נפילת שלטון. והאנשים האלה שחושבים, זה קרה גם למפא"י, שחשבו שאין להם סוף, והנה בא הסוף בצורה מפתיעה. ואדוני השר, למה אני לא יודע מה, לא, אני לא נביא ולא עתידן, כל העבר לפנינו, אבל יש איזה מסע שמתקרב. הוא גורף את אירופה, את העולם הערבי, וגם בארצות-הברית, אנשים דורשים יותר שוויון, אנשים דורשים יותר שוויון, וכשאין שוויון הממשלה צריכה לפעול כדי להשית את השוויון הזה על החברה. והורדתם את, הרמתם את הידיים. אתם פשוט, תנו לשוק החופשי להשתולל. מה זה הסיפור הזה? מה זה הסיפור הזה?

כדי לתת לכל אחד לעשות מה שהוא רוצה? כדי לאזן, כדי לווסת, כדי ליצור את השוויון, שתאוות הבצע מונעת ממנו להיווצר. ולכן אני אומר, אדוני השר, אדוני היושב-ראש, שהמחאה היתה אולי אחד הדברים היותר גדולים שהיו פה, ומסמסתם אותה, מסמסתם כי לא רציתם להבין אותה. והמחאה הזאת תפיל אתכם, כי אלה אנשים שלצערי לא הצביעו כל כך בבחירות האחרונות, ויכול להיות שעכשיו נתתם להם סיבה ללכת לקלפיות, 400,000 האלה ישנו את מאזן הכוחות.

אדוני השר ארדן, שאני אדבר אתך בפעם הבאה כשאתה יושב בספסלים אחרים? אל תיקח את זה באופן אישי. וזה טבעה, היושב-ראש יגיד לך שאני איהנה יותר שם. אז יכול להיות שזה, יותר ממה שזה קרוב, אם גם תיהנה מזה. כי אני מבין את הכאב הזה לבוא לענות כל שבוע את אותה תשובה סטנדרטית על הדברים האלה. אבל אני לא בא כדי להתנצח אתך. אדוני השר, אני לא בא כדי להתנצח אתך. ראש הממשלה קיבל הזדמנות יוצאת דופן לתקן חברה, והוא נשאר בקבוצת ההשתייכות שלו, הקבוצה של האנשים שיש להם הכול. ואם מנהיג מדינה מנותק מהאוכלוסייה שלו,

ויש לי עוד בשורה בשבילך, אדוני השר, ערי הפיתוח, שבאופן אוטומטי ואינסטינקטיבי הצביעו בעד מנהיג הליכוד, כאילו נולדו ככה, בחלב אמם ינקו את האהדה לליכוד, גם זה הולך ונסדק. גם זה הולך ונסדק, ודי לסייר בארץ כדי להבין שהעובדה שלאנשים יש מה לאכול, אבל התחושה שהחברה לא נותנת להם את הכלים, לא להם ולא לילדים שלהם. לכן, אדוני השר, המצב לא נראה טוב. ואני רוצה מלה אחת מדינית,

מכיוון שאמרנו "מדיני,

כלכלי"; אני אומר מלה אחת מדינית:

אין כלום, וזה דבר שהוא כמעט קרימינלי. מה זאת אומרת אין שיחות? מה, אנחנו באי בודד פה? מה זאת אומרת אין שיחות? אז נכון שאבו מאזן לא רוצה.

אבל לא ייתכן שהעולם מסביבנו גועש, "מסביב ייהום הסער", כמו שאומרים בלשון בית"רית, זה הפלמ"ח. זה הפלמ"ח. זה שיר הפלמ"ח. אני יודע, אני יודע.

תודה על ההקשבה. "שתי גדות לירדן",

שיר שלנו, שיר בית"ר זה "עברי גם בעוני בן שר".

בעניין המדיני,

אני פונה אליך, אתה איש ליכוד,

אבל נדמה לי,

שאתה מגלה רגישות שכנראה נחסכה מראש הממשלה. היהירות הזאת, ההופעה הזאת של מנהיג של מדינה שמתמודדת עם קיומה, החיוכים האלה, גם בכרמל, גם באסון, וגם כשהוא יושב עם אורחים, תחושת "אני ואפסי" שהיתה שייכת למפא"י דווקא, שנאבקתם נגדה; אתם נדבקתם בנגיף הזה. ולכן, אדוני ראש הממשלה, סליחה, הוא לא פה. בעניין המדיני, הקיפאון הזה זה דבר שלא יכול לעבור. לא יכול להיות שראש הממשלה ישתק את נשיא ארצות-הברית, וישתק את אבו מאזן, וישתק את השיח. ואני באמת, יכול להיות שהאשמה היא עליהם, אבל לא יכול להיות שהוא יכרות ברית רק עם גינגריץ', ועם רומני, ועם כל האוונגליסטים האלה, שמתפללים ליום שבו הם יבואו לפה ויחליפו אותנו. ולכן אני אומר, אדוני היושב-ראש, זה לא רק הצעת אי-אמון, זה מצב שאתה רואה אותו, כמעט דיאגנוזה פוליטית, אדוני השר: אתם לקראת סיום. יעלו כוחות חדשים. יעלו כוחות חדשים שיביאו לא שוויון בהכרח, אבל יביאו תחושה תחושה של שוויון, ושאולי,

לא הלך להם, לילדים שלהם יש עתיד טוב יותר. ונגד שני הדברים האלה לא עשיתם כלום, ולכן אני חושב שאתם בדרך להחליף כיסאות.

תודה רבה לחבר הכנסת בן-סימון. אני מזמין את השר ארדן לומר את דבר הממשלה כמענה על הצעת האי-אמון. אדוני היושב-ראש, תודה,

מה אומר ומה אדבר, אם חבר הכנסת בן-סימון מתיימר, אפילו שכבר חרב בית-המקדש, לנבא מה יקרה כאן בחודשים הקרובים, ומי יהיה בקואליציה ומי באופוזיציה, אז אני לא. יהיה לי קשה להתווכח אתו, כי אני לא יודע לנבא מה יהיה ומה יקרה במערכת הפוליטית. אני רק אומר שזה שחבר הכנסת בן-סימון מנסה להדביק לנו, לראש הממשלה, איזה תכונות או התנהגות שהיא זחוחה או בטוחה אין לדברים שום בסיס במציאות. אני חושב שהממשלה הנוכחית וראש הממשלה קשובים מאוד לכל מה שקורה בציבור הישראלי.

ואני אומר כאן את זה שבוע אחר שבוע, ומובן שזה לא מעניין, כי צריך לתקוף, אז אומרים מה שרוצים כדי לתקוף.

העובדות לא יבלבלו איש מחברי האופוזיציה.

אדוני היושב-ראש, אתה יכול להעיד כמה פעמים אני אמרתי כאן שלא כל החוכמה טמונה בממשלה, ושראש הממשלה, בהרבה מאוד אירועים, מבין שיש טעויות, וצריך לתקן אותן, לפעמים הטעויות הן באחריותנו ולפעמים הן קרו עוד בזמן הממשלות הקודמות, אבל בכל מקרה אנחנו ממש לא מתיימרים לחשוב שכוחנו ועוצם ידנו עשו ויעשו לנו את החיל הזה, אלא אנחנו חושבים שיש לנו הרבה מאוד משימות לתקן ולשפר בחברה הישראלית. אתה דיברת על חוסר השוויוניות, ובוודאי זו אחת הרעות החולות שצריך לטפל בהן, ואנחנו מטפלים בה. אבל להגיד משפט כמו: יש היום הרבה יותר, והנתונים טובים, והיום היתה פה, דרך אגב, משלחת מהאיחוד האירופי, שבאה לברר מה הסוד, מה הקסם, איך מדינה מוקפת אויבים שמוציאה כל כך הרבה על תקציב הביטחון, ופתאום צריכה גם להשקיע מיליארדים כדי לפצות מגורשים מגוש-קטיף או לבנות גדר ביטחון בדרום, בכל זאת מצליחה להביא נתונים כפי שאתה, חבר הכנסת בן-סימון, ציינת: 5% אבטלה. כמובן אין דבר יותר חברתי מאבטלה נמוכה, ואין דבר שיותר פוגע חברתית, ולא רק חברתית, גם בכבוד, ומעבר לזה, במעמד של משפחה ושל ראש המשפחה, כאשר האבטלה היא גבוהה וכאשר יש מפוטרים רבים המשק. אז אם אתה שואל אותי לגבי התחושות,

לא בטוח שאתה חייב לחפש דווקא בממשלה. תחושות זה עניין סובייקטיבי, אתה יודע. תחושות לא תמיד באות רק ממה שהממשלה עושה.

יש עוד גורמים שמשפיעים על התחושות במדינה, ואני לא בטוח שרק הממשלה היא זאת שמשפיעה על התחושות של אזרחי המדינה. אני יכול לדבר על נתונים ועל עובדות. לגבי העובדות, אני מצטט אותך לגבי נתוני האבטלה, אני יכול להגיד לגבי עובדות, אני אומנם פה רק תשע שנים, אבל כילד עקבתי אחרי כל ממשלות ישראל, כילד שגדל באשקלון, תמיד התעניינתי בפוליטיקה וביחסים גם עם המגזר העסקי ובהחלטות שמתקבלות. אז אני אומר לך, ואני מישיר מבט אל כל אזרח ואזרחית במדינת ישראל: אני לא אומר שזאת הממשלה הכי חברתית מאז קום המדינה, אבל אני אומר שזאת בהחלט אחת הממשלות החברתיות ביותר מאז קום המדינה, ואני ככה שרבטתי לי רק כמה מהדברים, כדי להראות עד כמה אנחנו מחויבים, בשונה מתנועת העבודה ההיסטורית אנחנו מחויבים לציבור הרחב ולצמצום הפערים, ולא מחויבים לאינטרסים של בעלי ההון. דרך אגב, בעניין הזה אין אצלנו קואליציה אופוזיציה. כשבשבוע האחרון הביאה חברת הכנסת גלאון, אני לא זוכר יחד עם מי, את החוק שמקשה יותר לבצע תספורות ולפגוע בנכסים הפנסיוניים או בחיסכון לטווח ארוך של הציבור, ועדת השרים לחקיקה, כפי שאתה תראה כאן ביום רביעי, תמכה בהצעת החוק הפרטית הזאת. מי שהקים את הוועדה לבחינת הריכוזיות במשק, שאני מקווה שהמסקנות הסופיות שלה, לאחר שהתאפשרה כמובן זכות התגובה למי שעלול להיפגע, יוצגו בקרוב לציבור, זה הממשלה הנוכחית וראש הממשלה הנוכחי. מי שפותח את משק החלב לתחרות וליבוא, כדי להוזיל את העלויות, ומתעלם מהאינטרסים של החברות הגדולות במשק, שתנועת העבודה,

לא תמיד טעתה בזה, יש גם אינטרסים חקלאיים לגיטימיים, אבל כשאתה מדבר אתי על פערים, ויוקר מחיה, ויכולות, ומה מתאפשר למשפחות אמידות ומה למשפחות פחות אמידות,

אני מציע, על התנועה שאתה משתייך אליה לפני שאתה מטיח רפש בממשלה הנוכחית. וכן הלאה וכן הלאה: בתחום הסלולר, הפחתת העלויות שמוביל שר התקשורת והכנסת מתחרים חדשים. בתחום ההכנסות של המדינה, שכמובן יחזרו לאזרחים, ממשק הגז, ועדת-ששינסקי, שהקים שר האוצר. העלאת התמלוגים וביטול הטבות היתר שניתנו ל"כימיקלים לישראל" דומני שזה לא על-ידי ממשלת הליכוד, אבל זה תוקן על-ידי ממשלת הליכוד הנוכחית, כולל הטלה של 3 מיליארד שקל עלויות כדי לטפל בנזקים הסביבתיים שנגרמו שם מהפעילות התעשייתית של "כימיקלים לישראל".

אני אזכיר שוב ושוב, וזה לא משעמם אותי דרך אגב, כי אני מאוד גאה להזכיר שבנושאים שדיברו עליהם עשרות שנים,

כמו חוק חינוך חובה חינם, כמו הנושא של הרחבת הסבסוד לצהרונים, השתתפות בתשלומי הורים, ספרי לימוד, שנת לימודים חינם באקדמיה לחיילים משוחררים ויוצאי השירות הלאומי בפריפריה, כל הדברים הללו הם לא דברים שעובדים לטובת העשירים,

הם עובדים למען הפריפריה, למען אותן שכבות חלשות או זוגות צעירים או משפחות צעירות שמתקשות לגמור את החודש. רק בחודש האחרון גם נכנסו לתוקף, אדוני היושב-ראש, הטבות בהיקף של מאות שקלים לאבות עובדים עם ילדים קטנים, וגם לאמהות עם ילדים קטנים. הממשלה משקיעה 30 מיליארד שקלים, סכום בכלל חסר תקדים כלפי כל ממשלה, כדי לצמצם את המרחקים בין הפריפריה למרכז ולהשקיע ברכבות מהירות, תחבורה ציבורית וכבישים. בעצם, בכל תחום, אדוני היושב-ראש, שבו אנחנו יכולים לפעול כדי לצמצם את הפערים החברתיים ולהפחית את יוקר המחיה. בכיוון הזה, והזה בלבד, הממשלה הזאת פועלת. אבל, ובזאת אני מסיים, אדוני היושב-ראש, בשונה מחברינו הנכבדים באופוזיציה, שכאשר ניתנו בידיהם ההזדמנויות הם הוכיחו פעם אחר פעם, ופה נתחבר אולי לדבר אחרון שנאמר, והאשימו אותנו כמעט בפשע על כך שאנחנו לא כופים על הפלסטינים לדבר אתנו, כאשר ההתנגשות אצל מפלגות השמאל היתה, האם בכל מחיר לבצע ויתורים כלפי הפלסטינים, גם אם לא מובטח בתמורה שום דבר ממשי, לא שלום, לא ביטחון, אלא רק ויתור על אותם מקומות, שלצערי חלק ממפלגות השמאל לא רואות בהם מקומות שלעם היהודי יש מה לעשות בהם,

בדרך כלל, הפעילות הזאת, הפוליטית, המדינית, שלא הובילה לצערנו לשום דבר, אולי מלבד להקצנה והתחזקות הגורמים הקיצוניים ועליית ה"חמאס" ועוד הרבה דברים לא טובים שקרו כאן כתוצאה מאותה תמימות, אני בטוח שהיא באה ממקום טוב, של רצון באמת להביא שלום.

טעיתם בדרך. ובאותה דרך שטעיתם, חברי מהשמאל, גם פגעתם בביטחון המדינה, גם יצרתם אשליות שווא אצל הפלסטינים שהם יקבלו כאן ויתורים מטורפים שיסכנו את ביטחון ישראל, לתפיסתנו, וגם שכחתם באותן שנים את כל ההבטחות שלכם על צמצום הפערים החברתיים והטיפול באי-שוויון. אנחנו מחויבים לדרך הזאת. אנחנו מטפלים דבר-דבר. אבל כפי שאמרתי, אנחנו עושים את זה ברצינות, באחריות, לא בצורה שמסכנת את כלכלת ישראל או גורמת לקיטוב ושיסוי בתוך החברה הישראלית. אם הבוחר יחליט שהדרך הזאת נראית לו, אז בעזרת השם יבחר בנו שוב, ואם לא, תאמין לי, אני אבצע את תפקידי, זה כבוד גדול לשרת את העם גם מהאופוזיציה. אבל נראה שמי שיודע להתנבא איפה נהיה, זה אתה ולא אני. לכן אני מבקש מהכנסת לדחות את הצעות האי-אמון.

תודה רבה לשר גלעד ארדן.

אנחנו עוברים להצעת האי-האמון השלישית, של סיעות בל"ד, רע"ם-תע"ל וחד"ש. אני מזמין את חברת הכנסת חנין זועבי לבוא ולעלות לבמה על מנת לנמק את הצעות הסיעות לאי-אמון בממשלה בעניין המוגדר: בקשת שר המשפטים לתת חנינה לשוטר שחר מזרחי ואי-הענשת שוטרים שהרגו אזרחים ערבים. ישיב על הצעת האי-אמון השר לביטחון פנים, האחראי למשטרה, כפי שהממשלה החליטה שכך יעשה, ונכון גם שהוא המשיב. השר נמצא. חברת הכנסת חנין זועבי, בבקשה.

אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, אדוני השר, האמת, אדוני היושב-ראש, יש אולי נושאים שאני חושבת שאנחנו מסכימים עליהם, אני מקווה שזה אחד הנושאים, אני תוהה, אבל את זה אני אראה. הצעת האי-אמון,

לא, לא, כבוד השר כהן, קודם כול, אתה לא יכול לקרוא קריאות ביניים, אבל מה עם הספר?

אתה לא יכול לקרוא קריאות ביניים, אתה יכול לשלוח פתקה, אבל אתה לא יכול לקרוא קריאות ביניים. הוא מופיע בספרייה של הכנסת?

הוא לא בספרייה של הכנסת?

היא רשאית לומר מה שהיא רוצה, אתה כמובן יכול להשיב לה בכל עת שתעמוד על הבמה או תכתוב ספר בעצמך.

אני מסכימה גם שיכתבו על הספר אחרי שיקראו אותו ולא לפני שיקראו אותו, לכן אני מסכימה. בשמחה אני אעביר לך עותק. בבקשה, את לא חייבת להשיב לו, הוא חייב להשיב לך. לא, אבל בחרתי כן. את לא חייבת להשיב לו, הוא חייב להשיב לך.

אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, מחמוד גנאים נורה למוות על-ידי שוטר בשם שחר מזרחי. לשוטר לא נשקפה שום סכנה, זה בית-המשפט שקבע כך. בפסק-הדין בית-המשפט ציין שבפרשה שלפנינו נקבע כי המערער לא היה בסכנת חיים, לא בהיבט האובייקטיבי ולא בהיבט הסובייקטיבי. בית-המשפט גם הראה, אדוני היושב-ראש, שיש סתירות בהודאתו של הנאשם. הוא הראה שהמכונית של מחמוד היתה חונה וחסומה, כך שלא היה ביכולתו לדרוס את מזרחי או להוות שום סכנה בהיותו יושב במכונית. בית-המשפט דיבר על קדושת החיים. בית-המשפט דיבר על רגישות תפקיד השוטר ביחס לחייו של האזרח. מחמוד היה אימאם? מחמוד היה אימאם או מה?

לא, הוא היה אימאם, או, מה הוא היה? חבר הכנסת ביבי, אתה לא יכול להפריע לה.

אני מדברת על בן-אדם שנורה. אבל אתה לא יכול, אם אתה לא מבין אז אני, על מי היא רוצה להגן? במה הוא עבד? מה זה קשור בכלל במה הוא עבד?

במה הוא עבד באמת? חבר הכנסת ביבי, היא לא נמצאת פה על דוכן העדים, אי-אפשר לחקור. תקרא קריאת ביניים אחת, מספיק.

שאלתי במה הוא עבד. לא מעניין אותי מה שאלת, היא עכשיו מדברת. זכותה המלאה.

אחרי כל זה, היה צריך ערעור, אדוני היושב-ראש, בשביל גזר-דין של 30 חודשים. אבל לפני שנדון בעונש שלא קיבל מזרחי, עלינו לדון בחגיגת התמיכה במזרחי בקרב מערכת

להגיד גם משהו לשר לביטחון פנים. האוכלוסייה הערבית קוראת את המסר שמאחורי החנינה הזאת. לפני החנינה, קוראת את המסר שמאחורי התמיכה בשוטר מזרחי. המשפחה של גנאים, התושבים של באקה-אל-ע'רביה, התושבים של המשולש, האזרחים הערבים במדינה, בגליל ובנגב, קוראים את מסר התמיכה, והמסר הוא שאתה, אדוני השר, לא רואה בהריגת ערבי פשע. השופט אור יכול לשבת, הוא יכול לכתוב עוד תריסר דוחות על התרבות העוינת של המשטרה כלפי הערבים, אבל את השוטרים ואת השר זה לא מעניין, זה לא אומר להם כלום. לתאר עמדות של עוינות, של זלזול כלפי האוכלוסייה, כאשר יחד עם העוינות הזאת יש לשוטרים היכולת המיידית לירות ולהרוג, זה לא אומר כלום לא לשר, לא למשטרה, לא לממשלה, וגם כנראה לא לחברי הכנסת. אחרי ועדת-אור היה מקום ליותר מ-30 ועדות, שכולן, אדוני השר, יחזרו על אותם דברים. 34 ערבים הוצאו להורג מאז אוקטובר 2000, שבו המשטרה הציבה צלפים על גגות הבניינים, באוקטובר 2000. זה לא עצר בנקודה זו של מערכת שנהפכה להיות מערכת מסוכנת כלפי הערבים, אבל זה עבר שלב נוסף. זה הגיע, אדוני היושב-ראש, למערכת המשפטית, והמערכת המשפטית עצמה נכנעה לאווירה של תמיכה. אין מי שנחלץ מתרבות דומיננטית. אם כבר מזלזלים בחייהם של הערבים, אז עושים את זה עד הסוף. למה לעצור בכלל אם קיימת שנאה שכזו? השנאה יכולה לחדור בעדינות דרך כל השרשרת המערכתית של המדינה. כאשר היא כל כך חזקה היא פשוט לא תמצא מחסומים. המערכת המשפטית, אדוני היושב-ראש, ציינה בפסק-הדין את המשפטים הבאים: אנו רואים חשיבות רבה להבהיר, כי גם שוטרים העוסקים במלאכת אכיפת החוק, הנאלצים להתמודד עם מצבים קשים, כפופים להוראות החוק.

בבואם לאכוף את החוק, עליהם לעשות כן תוך שימוש באמצעים שהחוק מעניק להם. בהתחשב בקדושת החיים,

בהתחשב בכך שהשוטרים הם אלה שמופקדים על חייו של כל אזרח במדינה, ובהתחשב בכך שלא נשקפה שום סכנה לשוטר, אחרי כל החישובים והשיקולים האלה, בית-המשפט גוזר חמש-עשרה חודשים, חמש-עשרה חודשי מאסר, חמישה-עשר.

מישהו מבין את זה? צריכים מאוד להתאמץ. ולהביא את המקרה בפני בית-המשפט העליון על מנת להכפיל את גזר-הדין, ומגיעים סך הכול ל-30 חודשים. אני רוצה לשאול אתכם, חברי הכנסת, אם אתם מאמינים שעל הרג לא מוצדק, בלשון בית-המשפט, ועל הוצאה להורג מקבלים רק 30 חודשים. מי יכול גם לספור תיקי רצח בלי סכנת חיים שבהם ניתן במדינה הזאת עונש משפיל שכזה? איך מרצה, למשל מרצה בחוג למשפטים, יסביר את זה לסטודנטים שלו? איך אמא או אבא, שאינם נגועים במחלת שנאה לערבים, יסבירו את העונש לבת או לבן שלהם? איך בן-אדם נורמלי היה מסביר את גזר-הדין המגוחך הזה? והשוטר שנכנס לבית-הכלא, מה הוא אמר? הוא אמר: אני נכנס בראש מורם. הוא יודע בדיוק על מה הוא מדבר.

אבל לא רק הוא, גם אנחנו וגם העולם יודעים על מה הוא מדבר. הוא מבין את משמעות גזר-הדין. הוא מבין שיש חברה שמקבלת אותו כאשר היא מתגאה בו, לכן הוא לא מתבייש. גם אחרי גזר-דין משפיל זה, אדוני היושב-ראש, העניין לא מסתיים. השר לביטחון פנים פונה לשר המשפטים ומבקש חנינה. שר המשפטים מסכים ומעביר את זה הלאה. חנינה שהופכת גזר-דין מגזר-דין מגוחך ומשפיל,

כבוד סגן היושב-ראש, אודה לך אם תיתן לנו פנים במקום גב. וגם אם תקשיב.

רק אל תיתן לי לשמוע את הקול שלך, דברו לאט.

הקול שלך מגיע אלי. אני לא רוצה לדעת את הסודות ביניכם. תודה. החנינה, חברי הכנסת, הופכת גזר-דין מגוחך ומשפיל לגזר-דין מיותר, חנינה שהופכת פשע שלא קיבל עונש הולם לפשע שבעצם לא התקיים כלל. החנינה במקרה של מזרחי היא מין מחיקה סופית של הפשע. כולנו יודעים שבניכוי שליש מזרחי היה אמור להשתחרר כבר בחודש מאי. בחודשים הקרובים הוא היה אמור להשתחרר. האם זה לא מעורר חשש? האם זה לא מעורר חשד לנוכח התקופה הקצרה שנותרה למזרחי ולנוכח התקופה הקצרה שהוא שהה בבית-הכלא? שתי תקופות קצרות ללא שיעור בין כניסתו לכלא לבין החנינה, בין החנינה לבין שחרורו הצפוי ממילא. המציאות אומרת הכול. היא מצביעה על מצב חמור בהרבה מכל הדברים החמורים שכבר הזכרנו. החנינה במצב זה אומרת, אדוני השר, שלא מדובר בטעמים הומניטריים, אלא בעוד מסר שמופנה אל אוכלוסיית השוטרים. החנינה תאפשר למזרחי לחזור לתפקד כשוטר. זה מה שאומרת החנינה. מזרחי יחזור לאותה זירה שבה הוא הרג אזרח בלי שום הצדקה, בלי עונש ראוי על מעשיו. מסר זה הועבר כבר לכל השוטרים שמסתובבים עכשיו בבאקה, בנצרת,

בג'דיידה, והם עוד יפיקו את הלקח ויעשו במסר הזה אולי משהו. לא מדובר בפשע, אדוני השר, לא מדובר בחנינה, אדוני היושב-ראש,

ביחס השלטון לאוכלוסייה שלמה. די במקרה הזה, די במקרה הזה של שחר מזרחי לספר את הסיפור של יחס המדינה לערבים. המדינה מעמידה אותנו בסכנה.

מערכת השוטרים, אני מסיימת, מעמידים אותנו בסכנה. אדוני השר, אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, אל תהיו כל כך בטוחים שאתם יכולים לשלוח מסרים, שבשבילכם הם מובנים מאליהם, אבל בשבילנו הם מסרים שהם כמו רעידת אדמה. ואל תהיו בטוחים שיחד עם רעידות אדמה שאתם שולחים לנו יום-יום אפשר לשמור על שקט. אנחנו ניאבק למען הזכויות שלנו ולמען המעמד שלנו.

בבקשה, אדוני, כבוד השר, להשיב על הצעת

אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, סיעות חד"ש, בל"ד ורע"ם-תע"ל הגישו הצעת אי-אמון בממשלה בעקבות המלצת שר המשפטים לנשיא המדינה לחון את השוטר שחר מזרחי. ביום 21 ביולי 2010 ניתן פסק-הדין בערעורה של פרקליטות המדינה על קלות העונש שגזר בית-המשפט המחוזי בעניינו של השוטר שחר מזרחי. גזר-הדין של בית-המשפט העליון העמיד את עונש המאסר על 30 חודשי מאסר בפועל. בראשית דברי אבקש לציין כי שחר מזרחי היה שוטר מצטיין, מוערך מאוד על-ידי מפקדיו, אדם שיבקש לתרום לביטחון המדינה הן בשירותו הצבאי, שבמסגרתו הוכר כחייל מצטיין, והן בשירותו במשטרה. הירי מושא פסק-הדין בוצע בעקבות מרדף שביצע השוטר אחר המנוח, וייתכן שאף לאחר ניסיון של המנוח לתקוף את השוטר. הירי בוצע מתוך דבקות במשימה ונחישות למלא את תפקידו היטב, והכול כפי שנכתב בפסק-הדין. אין עוררין כי גם שוטרים העוסקים במלאכת אכיפת החוק, הנאלצים להתמודד עם מצבים קשים, כפופים להוראות החוק, ולפיכך עליהם לעשות כן תוך שימוש באמצעים שהחוק מעניק להם. אסור שידו של שוטר תהיה קלה על ההדק בבואו להילחם בפשיעה. עם זאת, יש להביא בחשבון כי החלטות במהלך פעילות מבצעית נמדדות בשבריר של שנייה ולעתים אין ללוחמים בפשיעה המותרות של חישוב צעדיהם וניהול הערכות סיכונים. פסק-הדין שניתן על-ידי בית-המשפט עלול לפגוע פגיעה קשה במוטיבציה של השוטרים, שעומדים בקו האש במלחמתם בעבריינים. כולנו זוכרים את סיפור המעשה של השוטר שלומי אסולין,

שבחודש ינואר 2007 רדף אחרי גנב רכב שתקף אותו במברג בראשו, תקיפה שבגינה מצא את מותו לפני כמה חודשים, באוגוסט 2011. אין קשר ממשי בין האירועים, אולם הם נצברים למכלול אחד הגורם לתחושה קשה וכואבת בקרב שוטרי משטרת ישראל. המוטיבציה הפגועה הזאת משמעותה נזק לאינטרס הציבורי, לביטחונם של אזרחים. כשר לביטחון הפנים, אשר אמון על שמירת הסדר הציבורי והביטחון האישי של תושבי מדינת ישראל, אני מכבד את החלטת בית-המשפט העליון, אך איני יכול שלא להביע חשש מהמסר שעולה בפסיקת בית-המשפט העליון, שאינו מגביר את הנחישות, הדבקות במשימה, אומץ הלב של השוטרים תכונות המצויות בציר הליבה של העשייה המשטרתית. היפוכו של דבר, החלטת בית-המשפט עלולה בעתיד לעודד שוטרים לעצום את העין.

אין להכביר מלים על משמעותה של משטרה פגיעה ונטולת מוטיבציה במדינה דמוקרטית. מתן חנינה או הקלה בעונש לשוטר על-ידי כבוד הנשיא, בהתאם לסמכותו על-פי חוק, יהיה בו אמירה ברורה לשוטרי משטרת ישראל על תמיכת מוסדות המדינה בעבודתם הקשה וחיזוק כוחם במשימותיהם לשמירת ביטחון הציבור ולמיגור הפשיעה, וימנע מורך לב של השוטרים מחשש שיועמדו לדין בגין פגיעה בעבריינים.

אדוני היושב-ראש, אני מבקש להסיר את ההצעה מסדר-היום. תודה, אדוני השר. אנחנו מתחילים את הדיון הסיעתי.

אדוני השר, בטרם נתחיל את הדיון הסיעתי, אני מאוד מצטער שההודעה הראשונית של המשטרה באותו לילה, בטרם התבררו הרבה דברים, נתנה הודעה שמדובר בגנב רכב, מפני שהרכב שהיה, חבר הכנסת מילר.

אני לא חושב שמקובל שיושב-ראש הישיבה מתייחס כפגיעה אישית, כן,

מתייחס.

היושב-ראש מתייחס,

היושב-ראש יכול להתייחס לכל דבר. יש לך תקנון משלך?

אז תשב בשקט. תכבד את הכנסת. תכבד את הכנסת, תשב בשקט. אבל אל תגיד לי לשתוק עכשיו. זו פעם ראשונה שאומרים ליושב-ראש מה להגיד. אני מציע לך לא להחריף את הוויכוח. הוא מהמפלגה של אנסטסיה, אל תשכח. אני מודיע לך, אם לא תקשיב עכשיו,

אם לא תקשיב עכשיו, יכול להיות שאני גם, אני מציע לא להפריע. לא להכניס את דעתו האישית

לא לא, זה לא עניין אישי. אני אומר לאדוני השר, אתה אומר עכשיו את דעתך האישית. אפשר לשאול את מזכיר הכנסת. אני מציע לך להתאפק. מה שאני אומר, אדוני השר, אני אומר את זה בצער רב. אדוני היושב-ראש, מה יש לך להגיד על אסולין, באותו ערב, זיכרונו לברכה? המשטרה אמרה שמדובר בגנב רכב. זה ממשיך לחזור על עצמו בכל מקום. הרכב שהיה ברשותו, הוא קנה אותו בתשלומים. כשבדקו במחשב, הוא היה רשום על שם מישהו אחר. למחרת התברר שהאוטו הזה שלו, והוא קנה אותו. והמשטרה עד היום הזה לא תיקנה, שמדובר באזרח, לא בגנב רכב. זה לתשומת לבך.

אנחנו ממשיכים את הדיון הסיעתי. חבר הכנסת יוחנן פלסנר, בבקשה. למה לא מבקשים חנינה לשוטרים שהורגים יהודים? למה רק ליהודים שהורגים ערבים? יש שוטרים שהרגו יהודים, נכון? גברתי, מה אחוז הפשיעה הערבית ביחס לאוכלוסייה? זה מה שאני רוצה לשאול אותך, כמעט 20%. מה אתם עושים בשביל זה? מחלקים נשק לאנשים, לא מגינים. חברים. חבר הכנסת עפו אגבאריה. אנחנו לא רוצים את הפשיעה, אנחנו דורשים שהפשיעה לא תהיה, אבל אתם חילקתם נשק. חבר הכנסת עפו אגבאריה. המשטרה מחלקת

חבר הכנסת אגבאריה. כמה פעמים דיברתי על זה פה? חבר הכנסת אגבאריה. תיקחו את הנשק מהמגזר הערבי. בבקשה, חבר הכנסת פלסנר.

אתה מוכן לאפשר לחבר הכנסת פלסנר לדבר? בבקשה, אדוני. אדוני היושב-ראש,

אדוני השר, חברי חברי הכנסת, נושא האי-אמון הזה הוא כוונת הממשלה להאריך את חוק טל במתכונתו הנוכחית, ואני מתכוון להתייחס לנושא הזה בדיוק. אני חושב שהכלי של האי-אמון נועד בדיוק להצעות מהסוג הזה,

שהיא בלתי לגיטימית, ואני מקווה שכאן, בכנסת, אנחנו נצליח להכניס בה שינויים משמעותיים ולהוציא אותה שונה לגמרי מכפי שהיא נכנסה לכנסת.

יש כאן חלון הזדמנויות היסטורי, ואני פונה לחברי בקואליציה, ואני מנסה,

במקרה הזה גם שני החברים שם הם באמת חברי, אני מנסה לא להשתמש בשפה מנותקת מהמציאות. חלון ההזדמנויות,

אני מבקש שתקשיב לי, אני מדבר אתך, חלון ההזדמנויות, חברי אלכס, וחברי כרמל וחברי בקואליציה, לחולל שינוי הולך ונסגר. אנחנו נמצאים עכשיו על מתווה של קריסת מודל צבא העם. אנחנו נמצאים עכשיו על מתווה שאם נמשיך בו בתוך עשר שנים הדמוגרפיה והנורמות הקיימות יביאו למצב ש-60% 70% מאזרחי ישראל, הגברים גילאי 18, לא מתגייסים, והמשמעות של הדבר הזה היא שמודל צבא העם, שזה המודל שיודע להגן עלינו, יודע לייצר צבא מספיק איכותי, מספיק גדול ועם ערכים שמאפשרים את ההקרבה והנשיאה בנטל, המודל הזה לא יתאפשר. ראש הממשלה כנראה לא מתעלה להזדמנות ההיסטורית הזאת. הוא בא באמצעות יועציו לוועדת החוץ והביטחון בדיון פתוח ומסביר לנו באותות ובמופתים שהכול בסדר, הכול קורה, יש נתונים, יש הצהרות, יש נאומים, יש החלטות ממשלה, הכול קורה, והכול מתקדם, חוץ מאשר המציאות, שתיארתי אותה בתחילת הדיון הזה, שלא משתנה. המציאות היא יותר חזקה מכל נאום, מכל ספין, מכל מחויבות פוליטית של ראש הממשלה, ואנחנו צריכים לבלום את זה. יש הזדמנות, חברי חברי הכנסת, חוק טל מגיע לכנסת בחודשים הקרובים, ותוקפו עומד לפוג בחודש יולי השנה. עד חודש יולי אנחנו צריכים לעשות כאן עבודה. הצבא היום לא מקבל, החלטת הממשלה ואופן היישום של החוק היום מתכוון להגדיל את מספר המשרתים בצבא ב-1,200 בחמש השנים הקרובות. זו בדיחה, ובדיחה עלובה, כי הגידול באוכלוסייה החרדית בשנים האלה הוא יותר מה-1,200 הללו. השירות האזרחי, לא רק שהוא לא מספק את הכמות, הוא גם לא מספק את האיכות, כי לא מתקיימת שם לא הכשרה מקצועית, לא הקניית מיומנויות, ומובן שזה לא נותן את הפתרון לבעיה של נשיאה בנטל. לכן, חברי חברי הכנסת, מה שאנחנו רואים כאן זה חלק ממגמה.

במקום לפתור את בעיית הרכבות ובעיית הרכבות לפריפריה, ולהוסיף קרונות, ולהוסיף רכבות ולהתמודד עם בעיות העומק, אתמול מודיעים לחיילים שהם סוג ב' והם לא יכולים לעלות על הרכבות, היום מבשרים שהולכים להאריך את תוקף חוק טל, ומודיעים לחיילים שהם בעצם סוג ג' הרי רק הם פראיירים שהולכים להתגייס,

יותר מחצי העם לא הולך להתגייס,

עם הקומבינות שעושים עם ש"ס והסיעות החרדיות, יודיעו להם שהם סוג ד', כי בהסדרים של דיור ודיור למשתכן והקריטריונים, הם לא יכולים להיות חלק מהדבר הזה. חברים יקרים, מדינה שרוצה צבא סוג א' נא לסיים. לא יכולה להרשות לעצמה שהחיילים שלה יהיו סוג ד'. זו סיבה מספיק טובה, אדוני היושב-ראש, להביע אי-אמון בממשלה הזאת, ואני מצפה למחויבות של חברי בקואליציה, שהחוק הזה, הבלתי-מוסרי,

שנכנס בצורה אחת לכנסת, יצא באופן אחר לגמרי, שיקבע חזון של שירות לכול. ואני מסיים רק בהערה אישית: נמצא על הדוכן חבר הכנסת אלי אפללו,

חבריו, חברי חלקם, ומשפחתו, אלי אפללו שירת שירות אמיתי את מדינת ישראל, את אזור הצפון, את אזור הפריפריה, שירת שירות מכל הלב, שירות אפקטיבי, ואני מאחל לו המון הצלחה בהמשך הדרך, ותודה על ההזדמנות שניתנה לי לעבוד במחיצתו וללמוד ממנו הרבה מאוד.

תודה לאדוני. עוד קצת. לא למדת מספיק. חבר הכנסת אלכס מילר. לפני זה, הודעה לסגן מזכיר הכנסת.

ברשות יושב-ראש הישיבה, הנני מתכבד להודיע, כי הונחה היום על שולחן הכנסת, לקריאה שנייה ולקריאה שלישית, הצעת חוק איסור קבלת ביטחונות מעובד, התשע"ב 2012, שהחזירה ועדת העבודה, הרווחה והבריאות.

אדוני, בבקשה. לזכותך שלוש דקות.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

אני רוצה לשאול אותך, כמה צביעות וציניות הבמה הזאת יכולה לסבול. שמענו כאן את יושבת-ראש מפלגת קדימה, יושבת-ראש האופוזיציה. אדוני, אני לא יודע אם אתה שמעת, אבל אתה ספרת כמה פעמים נאמר,

האם זה הסלוגן החדש של חברת הכנסת ציפי לבני לפריימריס, או שזה שם של אולי סיעה חדשה, של ישראל שלנו. כבר התעייפתי לשמוע כמה פעמים אפשר היה להגיד את זה. אדוני היושב-ראש, נוסף על כך, הייתי מצפה מחברת הכנסת ציפי לבני, שעולה לכאן בדיוק בתאריך הזה, 19 בינואר 2012, שתבוא ותגיד: עשיתי חשבון-נפש על כך שלא הצלחתי לעשות שום שינוי משנת 2004. אדוני היושב-ראש, יש לי כאן כתבה ב-Ynet, שבה מתפרסם שבסיכום הקואליציוני של שינוי והליכוד, חברת הכנסת ציפי לבני, בעודה שרת הקליטה, מתמנה ליושבת-ראש הוועדה המיוחדת לביטול חוק טל, ובתוך שנה היא היתה חייבת להביא מסקנות סביב הנושא הזה. אז איפה המסקנות? נגיד שלא הצליחו ולא הספיקו מ-2005 ומ-2004, אבל אחר כך ממשלה שלמה עם שרה בכירה, מה אתם עושים בישראל ביתנו עם המחויבות שלכם? סליחה. חבר הכנסת מולה, אז אני מבין, קצת יצירתיות, קצת יצירתיות. אתם קופצים על כל דבר שישראל ביתנו אומרת נגד. חוק טל, אנחנו אמרנו נגד, ופתאום קפצתם. על נושא הרכבות אמרנו נגד, ופתאום עוד פעם קפצתם. אז קצת יצירתיות, משהו קצת חדש. אז אנחנו נחשוב. אולי נתמוך. אבל אתם כל פעם מפגרים אחרי כל דבר שנעשה על-ידינו.

עזוב אותך, אז או שתקבלו החלטות אמיתיות ותפסיקו להשתמש בבמה הזאת לקידום,

של הסלוגנים של מועמדים כאלה ואחרים אצלכם בפריימריס, אני שואל אותך מה אתם עושים.

אני חושב שכדאי לכם בישיבה של הסגנים להעלות את הסוגיה הזאת. אנחנו עכשיו כל שבוע נראה מועמד כזה או מועמד אחר ממפלגת קדימה שעולה לכאן לקדם את העמדות והאג'נדה שלו בפריימריס. אני לא חושב שזה מכובד לכנסת ישראל לשמוע כאן את האג'נדה האישית והקידום האישי של כל אותם האנשים שצריכים עכשיו להיבחר או לא להיבחר. אנחנו צריכים לשמור על כבודה של הכנסת. לשמוע כאן את הסלוגנים של מועמדים כאלה ואחרים לראשות קדימה, אני חושב שזה לא מכובד. בלי שום קשר לכך, גם צריך לדעת איך להודות בטעויות. כשבן-אדם בא ועולה לכאן לדבר על סוגיות שהוא היה אחראי להן ולא עשה כלום, לפחות שלא ידבר על זה.

אם הבנתי נכון, אתה לא מרוצה מזה שקדימה מחקים אתכם, הולכים אחריכם?

אמרתי: קצת יצירתיות. אני תמיד תומך, מלאכתם של צדיקים נעשית על-ידי אחרים, לא? חבר הכנסת נסים זאב, אני רואה שאיננו? חבר הכנסת איתן כבל, בבקשה. אדוני, בבקשה. שלוש דקות לרשותך. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, אדוני השר, רציתי לדבר על טרכטנברג. אתם זוכרים "טרכטנברג", דודו רותם?

אמרתי: טרכטנברג.

זה, שבוע שעבר. מישהו זוכר? מישהו זוכר שהיתה מחאת קיץ? מישהו בכלל זוכר כאן, חברי מהקואליציה, שטרכטנברג היה אמור להיות פלסטר בכלל לכל מה שעברנו בקיץ? אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, דודו רותם, חבר בכיר בקואליציה, אני רוצה להזכיר שסיימנו לקרוא את ספר בראשית, ובפרשת מקץ, אתה זוכר את החלום על שבע הפרות הטובות ויפות המראה ושבע הפרות השדופות ורעות המראה? איך כתוב שם: "ואכלו", "ולא נודע כי באו אל קרבנה". כך אנחנו מסתכלים בכלל על כל המצב, כאילו כלום, כאילו דבר לא קורה. באיזה סטייק מדובר? ג'מאל,

באיזה סטייק מדובר?

באיזה סטייק? חבר הכנסת זחאלקה, אני מנסה לדבר על עניין מאוד, הפרעתי לך באמצע השיחה עם חבר הכנסת צרצור, וכך שמעת רק חצי מהדברים, אני מנסה להגיד ולהזכיר שהיתה כאן מחאת קיץ, ואנחנו ממשיכים וכלום לא קרה.

כלום לא קרה מאז. חבר הכנסת כצל'ה,

אנחנו באים לפה, רבים ומתווכחים, ואנחנו שואלים את עצמנו האם אנחנו באמת פועלים למען שולחינו, כל אחד על-פי אמונתו, אבל בוודאי בנושא החברתי הבית הזה כולו צריך להתאחד סביב הדברים האלה, ללא הבדל ימין,

דתיים וחילונים. ובשורה התחתונה, האם אנחנו באמת פועלים למען הציבור? אדוני היושב-ראש, כיוון שלא נשאר לי עוד הרבה זמן, גם כך היה קשה להגות את המלה "טרכטנברג", אני חושב שהדבר היחיד הוא שעד עכשיו כשהצלחנו להגיד "טרכטנברג" בפועל, לא נעים להגיד, התכנים רוקנו מכל תוכן. לא נשאר מהם דבר וחצי דבר, לבושתנו.

תודה לאדוני. חבר הכנסת מנחם אליעזר מוזס, בבקשה. אחריו, חברת הכנסת עינת וילף. חבר הכנסת השיח' אברהים צרצור. אדוני, בבקשה שלוש דקות. תפאדל. כבוד היושב-ראש, מכובדי השר, כנסת נכבדה, מי שמנתח את התנהלות מערכת אכיפת החוק בישראל מגיע למסקנות מדהימות: דם אינו אותו דם, פשע אינו אותו פשע, גזר-דין אינו גזר-דין. בגלל שהזמן קצוב אני אמנה בפניכם רשימה של אנשים, אסירים יהודים, שביצעו רצח כנגד ערבים ומה היתה התוצאה בסופו של דבר: דני אייזמן, מיכל הלל וגיל פוקס בשנת 1985 רצחו נהג מונית ערבי, חמיס טוטנג'י, נשפטו למאסר עולם. מיכל שוחררה לאחר חמש שנים, והשותפים, לאחר שבע שנים. דרך אגב, מיכל נרצחה על-ידי בעלה לאחר חתונתם. עמי פופר ב-1990 רצח שבעה פועלים פלסטינים ופצע 12 אחרים ונידון לשבעה מאסרי עולם. עונשו הוקצב לאחר שמונה שנים בכלא ל-40 שנה. בכלא הוא התחתן והביא לעולם כמה ילדים. בנוסף לכך, הוא זוכה לטלפון, ויצא לכ-200 חופשות. דוד בן-שימול ירה טיל "לאו", רצח ערבי ופצע אחרים, נידון למאסר עולם, ושוחרר לאחר 11 שנים על-ידי חנינה של הנשיא, יורם שקולניק רצח ערבי כפות בשנת 1994, נידון למאסר עולם ושוחרר לאחר שבע שנים, זאב וולף וגרשון הרשקוביץ' זרקו רימון יד על בית-קפה בירושלים, שהרג אזרח ערבי ופצע 20 אחרים, נגזר עליו מאסר עולם, והוא שוחרר לאחר שבע שנים, אלן גודמן, בשנת 1984, ירה במתפללים במסגד אל-אקצא, רצח מתפלל ופצע עשרות, נשפט למאסר עולם, שוחרר לאחר 15 שנים, נחשון וולס רצח פלסטינית בשנת 1990, פלסטינית, ופצע אחרים, נגזר עליו עונש מאסר עולם, שהה בכלא רק 13 שנים, יונה אברושמי רצח איש "שלום עכשיו" ופצע אחרים, נידון למאסר עולם, עונשו נקצב ל-24 שנים, שוחרר לאחר שליש.

מחתרת הטרור היהודי, מחתרת הטרור היהודי רצחה שני תלמידים, פוצצה מכוניות בגדה, תכננה פיצוץ בכיפת-הסלע, רצח ופציעת ראשי ערים בגדה וכיוצא בזה, נידונו למאסרי עולם, ואחרים לשנים, שהותם בכלא לא עברה את שבע השנים. נוסף על כך רוצחי תושבי כפר-קאסם בטבח בשנת 1956, הצהרתו של התובע הצבאי לשעבר שקבע שאין צורך לחקור כל מקרה של הרג ילד פלסטיני, ובקשתו הבוקר, או אתמול, של ראש הממשלה לפתוח בחקירה מיידית נגד המופתי בגין אמירות,

שאמר, איפה היה קולו אל מול פסקי ההלכה האין-סופיים שקוראים לרציחת תינוקות פלסטינים וכיוצא בזה? כבוד השר, אני פונה אליך באופן אישי, היות שאני יודע את ההגינות שלך, ולכולם, למי שרוצה לשמוע, הגיע הזמן לנהוג בשוויוניות גם בנושא זה.

תודה רבה. חבר הכנסת מיכאל בן-ארי, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, אני רוצה לברך את ידידי חבר הכנסת אלי אפללו בשעותיו האחרונות לקראת תפקידו החשוב ביישוב ארץ-ישראל. אנחנו בטוחים באהבת ארץ-ישראל שלך ואנחנו סומכים עליך. קרן קיימת לישראל זה אחד הדברים שכל אחד מאתנו, כל אחד שהוא ציוני, היה מתכבד להיות שייך לדבר הזה. אז מקרב לב, אני חושב לא רק שלי, של רבים רבים מיושבי הבית הזה, מאחלים לך ברכה והצלחה ועשייה אמיתית למען ארץ-ישראל בהמשך של עבודה ציונית.

ואני רוצה לומר לך, אדוני השר, גם אני מצטרף. אני מבקש שוויוניות. אלפי מחבלים, רק בעסקה האחרונה 600 מאסרי עולם הלכו הביתה. 600 מאסרי עולם הלכו הביתה. ביניהם כאלה שהיו להם 15 מאסרי עולם, 20 וכמה מאסרי עולם. גם אנחנו מבקשים שוויוניות. הרשימה שהוא הקריא בשלוש דקות, אם אני הייתי צריך להקריא את הרשימה של מחבלים רוצחים שהם מעודדים אותם, לא היו מספיקים לי לא שלוש דקות, לא שלוש שעות ולא שלושה ימים. הייתי צריך שלושה שבועות כדי להקריא את שמות כל המחבלים האלה שרצחו אותנו והשתחררו. אז אם מבקשים שוויון, בבקשה שוויון גם כלפי יהודים. אבל לא על זה אני רוצה לדבר בזמן שנותר לי. ישבתי היום בוועדת חוץ וביטחון ושמעתי שני סוגים של דברים בעניין הזה של חוק טל, שמעתי את אנשי המקצוע ושמעתי את הפוליטיקאים. כשאתה מקשיב ומאזין לאנשי המקצוע, כמו אלוף דוד עברי, במילואים, כמו ד"ר ראובן גל, שעוסקים בעניין הזה של גיוס חרדים לצה"ל, אתה רואה שבאמת יש הבנה לתהליך המאוד-מאוד אמיתי שנוצר ברצון, אני לא קורא לזה אף פעם "שוויון בנטל"; אנחנו קוראים לזה, על-פי מה שמגדירים לנו במשנה, "לשאת בעול עם חברו". העניין של נשיאה בעול הביטחוני זה לשאת בעול עם חברו. אבל החשש שלנו הוא שהפוליטיקאים לא באמת רוצים את החרדים בצבא. רק לפני חודשיים ימים זרקו ארבעה קצינים צוערים בבה"ד 1, כי הם לא קיימו אחת המצוות החשובות בעשרת הדיברות של הצבא: הם לא ישבו לשמוע שירת נשים. זאת הבחינה, אם אתה לא תהיה כמונו, אם אתה לא תשיר כמונו, אם אתה לא תתנהג כמונו, אם לא תקלל כמונו, אם לא תטריד נשים כמונו, לא תהיה בצה"ל. רבותי, המציאות הזאת זה לא מציאות שרוצים את החרדים בצבא. רוצים להכות אותם, רוצים לשנוא אותם. אני ראיתי היום כמה חברי כנסת שהאוזניים שלהם התפלצו ועיניהם בערו.

הם ראו את הנתונים. אלפי חרדים מתגייסים לצבא. זה הדבר האחרון שהם צריכים. למה זה הדבר האחרון? אם החרדים יתגייסו לצבא, את מי הם ישנאו? איך הם יעשו קמפיין בחירות, לכל הרוחות? עם מי הם יריבו? את מי הם יקללו? הדבר הזה הוא דבר תמוה. מי ששמע היום את אלוף דוד עברי, שאמר דברים של טעם, אמר דברים של מישהו שרוצה באמת בתהליך, ולא רוצה מריבה, ולא רוצה קטטה, לצערנו הרב, אדוני היושב-ראש, יש מי שפה רוצה קטטה, יש מי שפה רוצה ליצור התלהמות ושסע בציבור הישראלי. אנחנו רוצים שגם חרדים יוכלו להתגייס, לכן צריך להכפיל את הגדודים של החרדים. "נצח יהודה" להפוך אותו לא לגדוד, אלא לחטיבה, ולאחר מכן לאוגדה, ולתת להם את התנאים כדי שיוכלו להתגייס, ולא להגיד להם: אתם מוזמנים לצבא, אבל תיראו כמונו ותהיו כמונו, כדי לחסום בפניהם את הדרך. אני הצעתי השבוע לחבר הכנסת אורי מקלב: תנו להם לבטל את חוק טל, ונראה אותם,

משפט אחרון, אדוני. נראה אותם עומדים ב"פוניבז'" ועם אזיקים לוקחים את בחורי הישיבה לצבא. הדבר הזה הרי הוא דבר הזוי. אנחנו רוצים בתהליך, אנחנו רוצים לראות את כל עם ישראל, וגם אלה בתל-אביב, נושאים בנטל. נושאים בנטל, כמו שאמרתי, זה כמו שמגדירים חז"ל: לשאת בעול עם חברו. זה תהליך שצריך לעשות אותו בהיגיון, באהבה, ולא בקטטה.

חוזרים לחבר הכנסת מנחם אליעזר מוזס.

בבקשה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, חברי חברי הכנסת, אני רוצה להתייחס למצוקת הדיור. אנחנו עומדים כבר כמעט שלוש שנים מאז הבחירות, כאשר בראש כול נישאה מצוקת הדיור, כבר נישאו כאן מאות נאומים, אני אישית העליתי את הנושא כמה פעמים, הקמנו שדולות, שבענו הבטחות ותוכניות, הוקמו שדולות וועדות שונות, מחאת אוהלים גדולה, אך בפועל שום דבר באמת לא קרה. במדינת ישראל של 2012 עדיין אין לזוג צעיר שום יכולת להגיע לקורת גג משלו. בכל שבוע נישאים עשרות זוגות ומצטרפים למעגל ההולך ומתרחב של מחוסרי הדיור שמתגוררים במחסנים, שמתגוררים במקומות שאפילו לבעל-חיים שעל ארבע לא נותנים לגור שם, אבל זוגות צעירים,

ואני רוצה לומר לכם שהציבור שאני מייצג סובל שבעתיים, כי זה שלא מתגורר בדירה תקנית גם לא מקבל השתתפות בשכר דירה, כי להשתתפות בשכר דירה אתה צריך חוזה של דירה מסודרת. אבל אם גר במחסן, או אתה גר בדירה לא תקנית, אז למה שתקבל השתתפות בשכר דירה, שזה יכול להגיע עד 2,600 שקל מתקציב משרד השיכון? ואלה סובלים שבעתיים. עוד סיבה למה סובל הציבור שלי שבעתיים, כי בערים החרדיות אין כמעט אפשרויות פיתוח נוספות, ובאלה שיש הן תקועות על-ידי מהלכים ביורוקרטיים. ראה בית-שמש ג2, ראה חריש, כל המקומות האלה עוברים תהליכים ביורוקרטיים שונים ומשונים שהדעת לא נותנת אותם בכלל. יתירה מכך, אנחנו ראינו בתקופה האחרונה התבטאויות של ראשי ערים נגד ההתיישבות החרדית, בלי שום בושה. אבל יותר גרוע מזה, שמעבר להתבטאויות הם עושים את זה בפועל. ואיך מטפלים שחרדים לא יבואו?

מחליטים לבנות בתים רבי-קומות, שבגלל השבת זוג חרדי לא יכול להשתמש בהם, או מקימים וילות, או מקימים צמודי-קרקע יוקרתיים, שהציבור לא יכול להגיע אליהם. אדוני ראש הממשלה, אתה חייב להשקיע כספים בפועל מתקציב המדינה כדי להגיע לתוצאות. אם לא יוציאו מתקציב המדינה כסף, אלא יעשו כל מיני משחקים של חצי אחוז מיסוי כאן, חצי אחוז שם, לא יצא מזה שום דבר, והדבר השני, לפרוץ את החסמים הביורוקרטיים.

ואם לא תהיה תזוזה ממשית, אדוני היושב-ראש, חוששני מאוד שתפסידו מכל הבחינות, ודי למבין.

תודה רבה לאדוני. חבר הכנסת עפו אגבאריה, בבקשה. שלוש דקות. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, כאשר הועלה הנושא של השוטר שהולכים לחון אותו, זה לא רק הדליק נורה אדומה, כנראה, זה כבר מנהג של הממסד הזה לחון את האנשים, שמותר לפגוע בערבים. אנחנו זוכרים את אירועי אוקטובר 2000 כאשר נהרגו 13 אזרחים, אזרחי מדינת ישראל,

ואחרי זה, כמו בכל מדינה דמוקרטית, ומתפארים כל הזמן במדינה דמוקרטית, אז עשו ועדת חקירה, ועדת-אור. ועדת-אור, היו לה המלצות שלצערי הרב, עד היום ההמלצות האלה לא מומשו ואף אחד לא דן בהן. לכן כנראה מותר לפגוע בערבים, כמו שהממשלה מתנהגת. ובאו עכשיו לחון את השוטר הזה. יכול להיות שהוא היה שוטר טוב, אבל עובדה שבית-משפט הרשיע אותו, ובאו לחון אותו כדי שתהיה אפשרות להחזיר אותו למשטרה.

לתת לו את האפשרות לפגוע עוד יותר בערבים. אני לא ראיתי שכששוטר יורה ביהודי באים אחר כך ונותנים לו חנינה. וזה לא היה, אני לא אגיד לך, אתה לא תפסיק אותי. אל תפריע, אל תפריע.

אבל כנראה כשמדברים, אל תפריע. על דמוקרטיה ועל דיקטטורה, אז ההבדל הוא לא גדול. במשטרים דיקטטוריים יש קומץ של אנשים שמדכאים את הרוב, ובנוסח הדמוקרטיה הישראלית יש רוב שמדכא את המיעוט. זה מה שקיים.

איפה יש דמוקרטיה, רצית לשאול, לא איפה יש דיקטטורה. דמוקרטיה, רצית לשאול. אני חושב שאין, אתה צודק. אז אני לא מרגיש את הדמוקרטיה הזאת.

בואו תדברו ותגידו. ואנחנו צועקים פה, ובפועל הדיקטטורה, "הדמוקרטיה", עושה מה שהיא רוצה לגבינו. זה הסבל של האוכלוסייה הערבית במשטר הזה. זה מאוד מצער שאם באמת רוצים דמוקרטיה, אז למה לא לפעול כלפי כולם? האיפה ואיפה שאתם עושים כלפי אוכלוסייה מסוימת, כלפי אזרחים מסוימים, היא מאוד בוטה כלפי האוכלוסייה הערבית. ראינו שאפילו כשאתם מדברים על חוק האזרחות, שעכשיו אנחנו הולכים לדבר עליו, שזה בעצם נגד האוכלוסייה הערבית בלבד, ונגד הפלסטינים בפרט. אם לא תשתנה התפיסה של הממשלה, ושל כל ממשלות ישראל, מתפיסה קולוניאליסטית שרוצה למשול, למחשבה שהיא רוצה לחיות, לא יהיה שלום. נא לסיים. חבר כנסת ניצן הורוביץ, בבקשה. תודה רבה. בבקשה, אדוני, שלוש דקות לרשותך. אדוני, תודה רבה. לפני כמה ימים נפטר בתל-אביב תינוק בן מספר חודשים, שמו שלֵו, לאחר שנחנק מאוכל ושהה כך זמן ממושך ללא שאיש השגיח בו. התינוק הזה היה בחברת הרבה תינוקות וילדים אחרים באחת מהשמרטפיות הבלתי-מוסדרות שקיימות בתל-אביב ובמקומות אחרים, והסיבה שלא קראתם עליו בעיתון ושלא עשו פה דיונים מיוחדים בכנסת ושלא היתה סערה, זה פשוט כי הוא, התינוק הזה, הוא בן למהגרת עבודה מהפיליפינים ולישראלי שלא מכיר בו, והוא מת מחנק במה שנקרא "מחסני ילדים". יש בתל-אביב וגם במקומות אחרים מין מקומות כאלה,

זה אפילו לא דירות, זה מחסנים כאלה ששם נמצאים הרבה ילדים בלי שום פיקוח ובלי שום השגחה. המוסדות האלה מוזנחים, זו חרפה. אין תנאי בטיחות מינימליים, לא רק לילדים, בכלל לבני-אדם. כמובן, אין מה לדבר על סטנדרטים חינוכיים, והתנאים הפיזיים והתברואתיים קשים ביותר. הממשלה החליטה כאן, במדינת ישראל, וזאת החלטת ממשלה, והדברים באו לבירור היום בבוקר בוועדה שלי, ועדת עובדים זרים, לא להגיש שירותי רווחה לילדי העובדים הזרים, להוציא מה שהממשלה קוראת "מצבי חירום קיצוניים". אלא שאותו תינוק שנחנק מאוכל בשמרטפייה הזאת, במחסן הילדים, שירותי הרווחה בכלל לא ידעו שהוא קיים ובכלל לא ידעו שהוא מת. בחודשים האחרונים היו ארבעה מקרים כאלה. כותב יצחק קדמן, מנכ"ל המועצה לשלום הילד: "אני אישית ביקרתי בכמה מהמסגרות האלה" מסגרות, "ומצאתי מקומות מסוכנים. נחרדתי לראות באילו תת-תנאים מוחזקים ילדים ותינוקות במשך שעות ארוכות". מה קורה פה, אדוני היושב-ראש? מדינת ישראל מביאה בהיתר דרך נמל התעופה בן-גוריון רבבות עובדים זרים מדי שנה. אבל ברגע שהם כאן, אף אחד לא רוצה להתעסק בזה. יש להם קשרי זוגיות, נולדים להם ילדים. כן, ככה זה קורה עם בני-אדם. מה שנקרא, "שימותו". ואכן, הם מתים. זה הדבר שרציתי להדגיש בפניכם היום. ואני קורא לממשלה, בטרם יהיה אסון נוסף, ויהיה, כי בתנאים הנוכחיים זו רק שאלה של זמן, גם למשרד התמ"ת שאחראי על מעונות, על פעוטונים, גם למשרד הרווחה, לסגור לאלתר את המוסדות המבישים האלה ולטפל בילדים האלה כמו שמטפלים בכל ילד אחר. ילד הוא ילד, יהא אשר יהא מעמדו החוקי.

בן לכזה, הוא ילד. הוא בן שנתיים, הוא בן שלוש, הוא בן ארבע, ואנחנו במדינה צריכים לתת אחריות מינימלית, תנאים מינימליים לילדים האלה. דבר נוסף אני רוצה להגיד: אני שמעתי אתמול, ואני מברך על ההחלטה של שר הפנים, אחרי שנה וחצי שהבקשות האלה מונחות על שולחנו, לאשר סוף-סוף חלק מהבקשות. אני הבנתי שזה בגלל הדיון שקיימתי הבוקר בכנסת, לא משנה, אני מברך על כך. מאות הבקשות שעוד ממתינות על שולחן שר הפנים, צריך לטפל בהן. תגיד, כן, יפה, תגיד, לא, מאה אחוז. אבל תיתן תשובה. כי המשפחות האלה והילדים האלה, שנמצאים במעמד כזה בלי ביטוח בריאות, בלי שירותי רווחה, הראיתי לכם מה התוצאות נותנים להם רק שירותי רווחה במקרים קיצוניים. אז אני תוהה אם ילד שנחנק מאוכל ומת זה מקרה קיצוני מספיק כדי ששירותי הרווחה יטפלו בו. הדברים האלה קורים אצלנו תחת האף,

בחיפה, בבאר-שבע, כאן במדינת ישראל. הורי הילדים האלה זה אנשים שעובדים בעבודות הכי קשות, הכי מלוכלכות, עבודות שישראלים לא רוצים לעשות. אז אם מביאים אותם והם ממשיכים לעבוד, נא לסיים. ותאמין לי, אדוני, הרבה אנשים עושים המון כסף על הגב של האנשים האלה, את המינימום, שזה טיפול בילדים האלה לפי סטנדרטים אנושיים, אנחנו צריכים לתת.

תודה רבה. חבר הכנסת אורי אורבך, בבקשה.

שלוש דקות לרשותך. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, חברת הכנסת חנין זועבי כתבה הקדמה לספר עם סממנים אנטישמיים. המופתי של ירושלים יכול לדבר בפומבי,

ראיתי את הסרט. אני רואה אותך, אני שומע אותך כאן, אני לא צריך לקרוא את הספרים. אז לא קראת את הספר. כן, כשאת משתמשת בתיאורים של טיהור אתני, אז לא קראת את הספר, עכשיו תמשיך ותגיד מה שאתה רוצה,

ועוד ביטויים על הישות הציונית פה, זה מספיק חמור. עלייך לא צריך לספר שקרים, מספיק לומר את האמת. כשהמופתי של ירושלים אומר דברים אנטישמיים על הרג יהודים, אז אנחנו עושים לו, זה נקרא הנחת שמאלנים.

זה ערבים, אנחנו אומרים,

ככה זה אצלם, הם קיצונים. גם במשא-ומתן אתם אנחנו אומרים, על זה הם לא יסכימו לוותר, האדמה קדושה להם. ערבים.

עד כדי כך, שלפעמים בעיתון אנחנו קוראים ידיעה על ילד מהתנחלות, או מאיזה מקום, שהלך לאיבוד והגיע לכפר ערבי, והחזירו אותו, אתה שומע את ההתפעלות, כאילו, הא, הם לא טרפו אותו. זו פטרונות של שמאלנים, לא של ימנים, שחושבים שהערבים זה מין תנינים כאלה, שלא צריך לבוא אליהם בדרישות. לכן הערבי יכול לעמוד, מופתי, איש דת, או כל בן-אדם אחר, יכול לעשות הכול, כי זה משהו, זה מין חיה כזו, זה אקזוטי. הוא יכול להגיד דברים אנטישמיים, יושב קהל שלם במסגד, מסגד זה קדוש, הם לא יפריעו לו,

לשמוע דברים נתעבים, אנטישמיים, גזעניים, ונו, ככה זה, מה לעשות, "מעלש", זו הדת שלהם. הרב של קריית-ארבע, חברי הכנסת, כשהרב של קריית-ארבע או הרב של אנשים אחרים אומרים דברים כאלה, אני מדבר נגדם. אבל אתם לא מדברים נגד המופרעים שלכם, ואנשים כמותכם מוחאים כפיים, ואתם הולכים לדיקטטורים המתועבים ביותר בעולם הערבי ומתחנפים אליהם, ופה עומד חבר הכנסת אחמד טיבי ואומר דברים, גם וולגריים ושוביניסטיים, אבל גם, אפילו על העניין הזה של "רוסיה ביתנו", כי חלק מכם, חברי הכנסת הערבים, לא מכירים בזכות של היהודים כולם להיות כאן ולהקים ולבנות את מדינת היהודים. ועושים לכם הנחה כי אתם ערבים, ככה זה אצלכם, אתם לא באמת,

נבוא אליהם בדרישות? רבותי, כן, אנחנו באים אליכם בדרישות, שלא תהיו גזענים. שלא תשתקו על דברי תועבה, גם אם הם נשמעים במסגדים. שלא תכתבי הקדמה לסופר אנטישמי,

ולא לעשות הנחת ערבים, ולא לעשות הנחת שמאלנים, ולא להגיד "אבל הכיבוש", "הכיבוש",

על כל פשעינו יכסה הכיבוש. נגיד שגזלו לכם את האדמה,

היא אדמה שלנו, לא נכנס לוויכוח. נגיד שהקימו לכם את ההתנחלויות ולקחו לכם את כל מקורות המים. זה לא נותן הנחה לרצוח והיתר, אז הכול מותר.

יש דרישות מוסריות, גם מערבים, אפילו מחברי כנסת ערבים. נא לסיים. ולכן, לא ניבולי הפה שלכם ולא האנטישמיות שלכם ולא הגזענות שלכם יפחידו אותנו. אנחנו נדרוש מכם, כל אזרח בישראל, יהודי וערבי, חבר כנסת או לא חבר כנסת, להיות בן-אדם ולהיות כפוף לקודים מוסריים, ולא לקבל לא הנחת שמאלנים ולא הנחת ערבים. קצת צניעות לא תזיק לך. תצטנע קצת. תצטנע. חבר הכנסת ג'מאל זחאלקה. עכשיו כולם יקראו את הספר, זה טוב. קצת צניעות, מה אתה, נציג אלוהים פה? בבקשה. כבוד היושב-ראש, רבותי חברי הכנסת. קיבלנו בזה הרגע שיעור בגלגול עיניים למתחילים, דמגוגיה בגרוש שאפילו חבל להתווכח אתה. אני חש בוז עמוק לדברים שנאמרו כאן. אני ראיתי את חבר הכנסת אורבך מפגין נגד הרג ילדים פלסטינים בעזה? לא מלים, לא קריאות, לא כתיבה, אלא הרג ממש.

אתה, עולמך המוסרי פגום. אתה אדם לא מוסרי. מי שעומד מנגד כאשר במשך שלושה שבועות המטוסים הישראליים מפציצים בעזה והורגים ילדים בבתי-ספר ושותק, הוא אדם לא מוסרי. ואתה שותק על מה שקורה בסוריה. אל תדבר אתי על מוסר. כאשר הורגים ילדים, מי שעומד מנגד על הריגת ילדים, שלא יספר על מוסר. דבר על דברים אחרים. דבר על סוריה. טול קורה מבין עיניך.

לכן, כבוד היושב-ראש, הדברים האלה,

בכל מקרה, נגד דברי גזענות, יהיה אשר יהיה מי שאמר אותם. אני מצפה מחברי הכנסת שיעמדו כאן על הדוכן ויקראו לשחרורו של יושב-ראש הפרלמנט הפלסטיני, שנבחר בבחירות דמוקרטיות, שכל העולם הכיר שהן היו דמוקרטיות, לשחרר את שני חברי הפרלמנט שנעצרו היום במבצע של חטיפה ממשרדי הצלב-האדום בירושלים המזרחית. אין מישהו מוסרי שיעמוד כאן, קצת אינטגריטי, קצת הגינות לא תזיק לך. אבל מי שבא לכאן ומתקיף את חברת הכנסת זועבי על מה שאמרה, צריך להתווכח פוליטית, היא אמרה דברים פוליטיים, ויכוח אידיאולוגי, ויכוח עמוק, חבר הכנסת ביבי. חבר הכנסת ביבי, נא לשבת, אל תפריע לשר הביטחון,

להגיד שלקחו לכם את האדמה זה דבר פעוט, זה דבר לא חשוב. גזלו לכם, וגרשו אתכם, והרגו בכם, אתם תשתקו, כי אתם לא בני-אדם. אני, אין לי ציפיות ממך, אני, אין לי ציפיות מגזלן. אין לי ציפיות ממי שמצדיק רצח ילדים. אין לי ציפיות ממנו.

תתבייש לך, אתה אדם חסר מוסר, ואלו מלים גדולות מאוד, ואפילו לא הגון.

תודה רבה. חבר הכנסת נסים זאב, אתה רוצה לדבר? סליחה? לא ביקשת. אני לא קורא דברים נסתרים. אדוני רוצה לדבר? בבקשה, חבר הכנסת נסים זאב. בינתיים, עד שתגיע לדוכן, יש לנו אורחים מכובדים בתא הכבוד שלנו, שבאו להיות נוכחים בנאום הפרידה של חבר הכנסת אפללו. אנחנו מקבלים אתכם בברכה. אני רואה את חברי היושב-ראש, היושב-ראש והיושב-ראש העמית, לא טעיתי, נכון? ברכות על הבחירה מחדש. בבקשה, חבר הכנסת נסים זאב. זה לא מובן מאליו, מי שלא מגיע בזמן, שיקראו לו. זה ברור. אני מאוד מעריך, היות שאני יודע שאתה הולך להגיד דברי טעם ודברים חשובים, אני לא מוותר עליהם. בבקשה, כבודו. תודה לך, אדוני, אני ממש מודה לך. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, כל הנושא של חנינה, הרי אנחנו ראינו שלאחרונה מדינת ישראל שחררה יותר מ-1,000 מחבלים, רוצחים, שותי דם. ומה לעשות, בעסקת, עסקת חבילה נקרא לזה, מול גלעד שליט, שהוא נחטף, הוא נגזל, והמשא-ומתן הארוך, שהיה מייגע מאוד, כשממשלת ישראל נאלצה לשלם את המחיר הגבוה ביותר שידעה אי-פעם, מישהו מחברי הכנסת הערבים בא וטען כנגד אותם משתחררים, כנגד אותם מחבלים? קיבלו חנינה. אבל כשמדובר בשוטר, שנאמר, קיבל את עונשו, ושר המשפטים ממליץ לתת חנינה, אחרי שחלק מהעונש שלו הוא כבר ריצה, מה קרה? מה האדמה פה בוערת? מה השנאה הזאת? אדוני היושב-ראש, אם יש לנו מה להתרעם על ממשלת ישראל, זה שהיתה אמירה, לא מזמן, שכאשר ישחררו את המחבלים בעסקת שליט, שר המשפטים ונשיא המדינה, וגם הממשלה, כמובן, בתמיכתה היא, ישחררו במקביל את כל היהודים העצורים שאין להם דם על הידיים. יושב שם, סליחה, חבר הכנסת, סגן היושב-ראש. צודק. הסגן תמיד צודק.

בבקשה, אדוני. יושב שם יהודי בשם גמליאל שאת אביו הקשיש, אדוני היושב-ראש, כמעט כל ערב שבת אני רואה בוכה בדמעות. אומר לי: יש לי שבעה-שמונה נכדים מבני. מה אני מבקש? שלפחות בשבת ייתנו לו לצאת. הרי האיש כבר ריצה יותר משני-שלישים מעונשו, הוא כבר מגיע עוד מעט למצב שכל עבריין מקבל חנינה.

פתאום פה השב"כ שם את ידיו על אותו האיש, גמליאל. והוא הביע חרטה. אגב, אני דיברתי אז גם עם ראש השב"כ, אמר שהוא יעיין בזה. דיברתי עם ראש הממשלה מספר פעמים, אמר: ייקח את זה לתשומת לבו. אבל מה לעשות? כשמדובר ביהודים צריך להחמיר במקסימום. כשמדובר בערבים, בשחרור, וזה לא משנה שזה בתמורה לגלעד שליט,

השתחררו פה מחבלים עם דם על הידיים, מחבלים שהיו מסייעים לרצח.

אי-אפשר לתת לכמה יהודים, אתה מתכוון לעסקת שליט.

אני אומר, היה אפשר באותה עסקה לשחרר את אותם יהודים, לפחות אלה שאין להם דם על הידיים, או שיצאה תקלה מתחת ידם, כמו אותו השוטר. אז מה כל הזעקה הזאת?

יש אמירה מול חנין זועבי, עם כל הכבוד,

הלכה עם דגל של אויבי ישראל. בלב ים התחברה עם אותם מחבלים. והיא יושבת פה בכנסת הזאת ונשבעת שבועות אמונים למדינת ישראל. למה את נשבעת לשווא? לא תישא שם לשווא. אסור לך, יא חראם, לבוא ולומר שבועת שווא. תגידי: אני לא נשבעת. אני נציגה של אותה אוכלוסייה, נא לסיים.

שאני מייצגת, בלי שבועה, בלי אמירות מיותרות.

תודה רבה לאדוני. חבר הכנסת סגן השר איוב קרא, בבקשה. זה אחרון. לא, לא, לא.

אחריו, חבר הכנסת אפללו. בבקשה, נציג הממשלה. סגן השר, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, ראשית כול אני רוצה לברך את חברי, אפשר לבקש מסיעת קדימה. אם אפשר. חבר הכנסת

בבקשה, אדוני, תפוס את מקומך. התייעצות בסיעת ש"ס במקומותיכם. לא ליד סיעת קדימה, הם ישמעו את ההתייעצות. אתה רוצה להצטרף?

אני לא רוצה שישמעו את ההתייעצות שלכם. אה, סליחה. הם מסתירים, לא שמתי לב. מתנצל. בבקשה, אדוני סגן השר.

אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, אני בשמכם, כולם, מברך את חברנו אלי אפללו שהיום לצערנו מתנתק לכיוון, אולי לא טוב, לנו לא טוב כשאתה לא נמצא בסביבה ובזירה הזאת. אבל כולנו, באמת מהנשמה, מהלב,

מאחלים לך בריאות שלמה, אמן.

חבר לדרך, ואוהבים אותך פה כולם. דבר שני, אני רוצה לאחל הצלחה לוועדת הפנים שהחליטה היום, בראשותו של חבר הכנסת בילסקי, לחבר את דאלית-אל-כרמל עם כביש 4. זו החלטה מאוד חשובה לאור כך שבעצם בשרפה האחרונה שהיתה בכרמל, שעד עכשיו אנחנו מצפים ומחכים למסקנות עליה, לא טרחו לפעול לבד להביא לחיבור הכביש הזה. אני מקווה שכל הגורמים יתיישרו לעמדתו של שר התחבורה, שאני מעריך ומכבד אותו מאוד, שהקצה כבר תקציב מיוחד לצורך הכביש הזה, וגם של שר הפנים שתומך בכביש הזה. זה צורך חשוב מאוד מאוד אפילו, מאחר שבאזור הזה ישנה בעיה קשה של דרכי מילוט אם חס וחלילה יקרה אסון, אם חס וחלילה יקרה אסון, ואי-אפשר לדעת מה ילד יום. אני רוצה לברך את נגיד בנק ישראל שהוריד היום את הריבית ל-2.5%, אדוני היושב-ראש. זו בשורה מאוד חשובה, כיוון שזה מייצב את המשק, מייצב את הכלכלה בישראל, ולחזק גם את שר האוצר, שבעצם בתקופתו אנחנו המדינה היחידה שזכתה להעצמת האשראי הבנקאי לעומת מדינות שונות באירופה שקיבלו החודש הזה, וגם בחודשים קודמים, הורדה בדירוג האשראי שלהן. אני חושב שזו בשורה מאוד חשובה לאור המשבר הכלכלי העולמי שעדיין בעיצומו ואנחנו לא יודעים לאן זה מוביל בסופו של יום. לכן, אנחנו גאים על כך שבעצם הממשלה הזאת, ממצב של כלכלה מתפוררת, אנחנו רואים שבשנתיים, שלוש השנים האחרונות, אנחנו במצב של כלכלה יציבה, כלכלה שבעצם איש לא ציפה שהיא תהיה כלכלה כזאת חזקה לעומת מה שקורה היום בכלכלה העולמית. אני רוצה לברך את מנכ"ל משרד הפנים שהביא לכך שבעוד חודש, חודש וחצי מקסימום, יביאו מטעמו, הממונה על מחוז הצפון במשרד הפנים, המלצה לחבר את הבתים שיש להם בעיה עם חיבורי החשמל. בכרמל, קודם כול, כפיילוט. ואני מקווה שבכך נביא לפתרון בסוגיה הזאת. אני רוצה לומר לכם, חברים, שאנחנו נמצאים בדיוק היום שנה מרגע המהפך, או מה שכונה "האביב הערבי". במצרים בחרו היום פרלמנט חדש. בחרו פרלמנט חדש, ואנחנו ציפינו, אדוני היושב-ראש, ציפינו היום כמחווה, כמו ששחררו אלפי אסירים, רציתי וציפיתי שישחררו את עודה תראבין. לצערי הרב, לא שמעתי בשורה טובה. לא רק זה שאין שחרור של עודה תראבין, אלא יש עוד אזרח ישראלי, זחאלקה שמו, שעומד למשפט בתחילת החודש הבא גם כן על עבירות שהן בעצם מפוקפקות. אדוני היושב-ראש, אנחנו צריכים להתגאות שיש לנו מדינה דמוקרטית שאנחנו בה לא רק פותחים את הפה כשאוכלים או כשהולכים לרופא שיניים.

אני גאה במדינה הזאת, והגיע הזמן שאלה שמקניטים, או מדברים נגד, שירימו קול זעקה מזרחה ודרומה.

תודה רבה. רבותי, נא לשבת. אנחנו, בהסכמת כל מגישי הצעות האי-אמון, ניפרד עכשיו, לפני ההצבעה, לפני ההצבעה, נא לשבת, כולם, ניפרד מחברנו אלי אפללו, אשר הגיש היום בשעה 11:40 מכתב התפטרות מהכנסת עקב היבחרו להיות יושב-ראש הקרן הקיימת, יושב-ראש עמית של הקרן הקיימת לישראל. ההתפטרות שלו תיכנס לתוקפה, אם הוא לא יחזור בו, ביום רביעי בשעה 11:40. אני מזמין עכשיו את חבר הכנסת אפללו, לא חכ"ל אפללו, והשר לשעבר, לבוא ולשאת את דבריו. אלי, בבקשה, יקירי. בבקשה. רבותי, נא לשבת. מייד לאחר שאפללו יסיים את דבריו, ולא פחות מחמש דקות מרגע זה, תתבצע ההצבעה. אדוני היושב-ראש, גברתי יושבת-ראש האופוזיציה, שרים, חברי כנסת נכבדים, משפחתך היקרה. אני אגיד את זה בסוף, אדוני היושב-ראש. אני נרגש וגאה לעמוד כאן היום ולומר דברי פרידה לפני שאני יוצא לדרך חדשה כיושב-ראש עמית במוסד היהודי הציוני הגדול בעולם, הקרן הקיימת לישראל. היתה לי הזכות הגדולה, במסגרת התפקידים הרבים שמילאתי בכנסת, בממשלה,

וללמוד לעומק את התהליכים בבית-המחוקקים ואת היחסים שבין הכנסת והממשלה. אבל לא פחות מכך, זכיתי להכיר קבוצת אנשים יוצאת-דופן, שעושה עבודה לילות כימים למען ציבור הבוחרים שלה. לצערי הרב, הפעילות היסודית והמעמיקה שנעשית במליאה ובוועדות לא זוכה לביטוי ולהכרה המתאימה לה. הכנסת היא הזירה המרכזית של הדיונים הציבוריים בישראל.

האינטרסים השונים מתנגשים לפעמים, והיצרים מתלהטים. שמחתי לגלות שגם אחרי הוויכוחים הסוערים וההחלטות הקשות, החברות האישית ממשיכה, אף מתחזקת. כנציג הפריפריה בכנסת, פעלתי כפי יכולתי לצמצם את הפערים הקיימים בין הפריפריה למרכז מדינת ישראל.

אין לי כל ספק ששום דבר לא היה קורה בלי העזרה שלכם והתמיכה שלכם. ועל כך אני מבקש להודות לכם, על שיתוף הפעולה הטוב, בשם כל תושבי מדינת ישראל, ובפרט בפריפריה. חברי כנסת נכבדים, הספקתי לעבוד בהרבה מאוד תפקידים אתכם, אבל אחת התקופות היפות שלי היתה כיושב-ראש הקואליציה. ראיתי ולמדתי להבין את הקשר, באופן יסודי, בין הממשלה והכנסת. ופה, אדוני היושב-ראש, ראיתי שבאמת אחד המרכיבים העיקריים הוא החברות בין חברי הכנסת, וזה לא משנה מאיפה. אני חייב תודה גדולה לכל עובדי הכנסת, אדוני היושב-ראש.